על סדר-היום: השבתם של ענפי הספורט השונים לפעילות סדירה והגדרת חדרי הכושר והסטודיו כענפים חיוניים זהו דיון ביוזמה משותפת עם חבר הכנסת יואל רזבוזוב. ענף הכושר, חדרי הכושר, ובפרט הבריכות, נדונו לא פעם אצלנו בוועדה,

לפני הסגר השני, נושא זה גרם לסערות. ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, דווקא מתוך שיח אמיתי של עד כמה נושא בריאות חשוב, לא ברור איך בכל התהליך הזה פספסנו את בריאות הציבור. אנחנו יודעים היום שכושר, בריכות, ספורט ופעילות גופנית, הם לא מותרות אלא בריאות לכל דבר ועניין. חינכנו פה במשך כל כך הרבה שנים, השקענו משאבים במערכת החינוך,

פרסומות בכלי התקשורת, ובאמת הלכנו בכיוון של אורח חיים בריא, ופתאום הדבר הראשון שאנחנו גוזרים מתוך המשוואה הזו של הטיפול בקורונה הוא עניין הפעילות הגופנית ואורח חיים בריא. שלא לדבר על זה שנכנסו הנחיות שלא מובנות בעליל, שמותר לאמן אחד על אחד, בפילאטיס למשל, אבל אסור שזה יהיה במכון כושר, מותר שזה יהיה בבית פרטי אבל אסור שזה יהיה במכון כושר, מותר לאמן בחוץ אבל אסור שזה יהיה

אני מבינה היום שנושא התשלום תוקן. אבל במשך תקופה ארוכה היה מותר להתאמן - בהתחלה בלי מאמן, ואחרי כך עם מאמן בלי כסף,

עם כסף אבל אסור שזה יקרה בתוך מתחם שמיועד לכך. אגב, גם מתחם פתוח שמיועד לכך. זאת אומרת, מותר לעשרים אנשים. לפני שבוע קיבלתי פנייה על עשרים אנשים שמותר להם לשחק כדורגל, לא תחת מאמן ולא במקום שמיועד למשחק כדורגל, אלא רק בפארק ציבורי. מה הקשר בין המיקום גיאוגרפי אם אנחנו מדברים גם כאן וגם שם במתחמים פתוחים? הרעיון של הדיון הוא לייצר סדר בכל הדבר הזה ולבקש להחזיר באופן סדיר את מה שקשור באופן ישיר לבריאות הציבור, את כל נושא ענף הספורט. אומר את מה שאמרתי כבר כמה וכמה פעמים. קיבלתי פניות בגל השני דווקא מאנשים מבוגרים, מאותה אוכלוסייה שאנחנו כל הזמן אומרים שצריך לשמור עליה. מדובר באנשים בני 73, בני 89, בני 94, שכתבו לי שבריכה שומרת על הבריאות שלהם, ושבמשך שנים הם רגילים לקום מידי בוקר וללכת

ולעשות ספורט.

שומרים על עצמם, חוץ מזה הם לא יוצאים מהבית. הם באמת שומרים על כל ההנחיות, והנה אנחנו באבחה אחת פשוט מונעים מהם גם את הדבר האלמנטרי הזה שקשור נטו בבריאותם. נכי צה"ל צריכים חדרי כושר לצורך שיקום,

פגשה אותי בשבוע שעבר במאהל אישה שנמצאת בתהליך שיקום אחרי טיפולים במחלת הסרטן שנאמר לה להתאמן בחוץ. אותה אישה אמרה לי: איך אתאמן בחוץ בצורה שבה אני נראית? גם כך אני נמצאת עם ביטחון עצמי מאוד ירוד. יש פה באמת פגיעה אמיתית במקום שנוגע בצורה רבה בבריאותם של אנשים. מטרת הדיון הזה היא להחזיר את הנושא הזה לסדר-היום, ולאפשר לאנשים בצורה בטוחה ולפי כללים ברורים לחזור גם לשגרת פעילות גופנית. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יוזם הדיון,

תודה על שנענית לקיים את הדיון החשוב הזה. אני רואה שיש פה נוכחות גם של חברי כנסת מהוועדה, וגם של חברי כנסת שהם לא חברי ועדה, המטפלים בנושא הזה כי הוא מאוד חשוב להם. רוב חברי הכנסת במשכן מסכימים איתנו. לא כולם עושים פעולות להסרת המגבלות על הספורט, אבל כולם מסכימים שיש לעשות זאת, וכמובן כל האורחים שנמצאים כאן. בתקופה הקשה הזו, ובמצב העגום בו אנו נמצאים היום, ספורט הוא נקודת אור. תראו את הספורטאים שלנו,

את השייטים, את המתעמלות. ראש הממשלה ישר מתקשר וכולם מתקשרים ומתגאים ואנחנו שמחים. אנחנו בכל זאת מבינים שספורט לאומי הוא חשוב, זה גאווה לאומית, בריאות וחוסן מנטלי, ויש לו הרבה יתרונות. יש פה לא מעט סעיפים שאנחנו צריכים לעבור עליהם. לשמחתנו, ובאורח פלא, בחלק מהסעיפים יש פתרונות כמו הליגות הנמוכות בענפי כדור בישראל שמותר, כמו ביטול הסעיף שמונע ממאמנים לגבות כסף. הרי לא נתנו למאמנים להתפרנס במשך הרבה חודשים. המאמנים יכלו להיות באימון ולאמן, אבל לא יכלו לגבות כסף על זה. איך הם התכוונו שמאמנים יתפרנסו? לשמחתנו, המדינה קיבלה והבינה שזו טעות ושזה לא הגיוני.

אנחנו מדברים כאן גם על חוגים לילדים. אם קיבלתם החלטה אמיצה ולא פשוטה להחזיר ילדים לבית הספר אז למה לא להחזיר אותם לחוגים? אנחנו סומכים על המאמנים שיוכלו לשמור עליהם בקפסולה, תחת התו הסגול. הילדים זקוקים לכך. השאירו את הילדים שלנו שמונה חודשים בבית. הם יושבים מול המחשבים והמסכים ללא פעילות ותנועה, הם חייבים את זה. אנחנו מדברים כאן על בריכות שחייה. יש כבר מיליון מחקרים שבבריכות השחייה לא נדבקים אז למה

דיברת על אנשים בני 90, אבל מדובר גם באנשים צעירים וגם באנשים שצריכים שיקום שחייבים את המקום הזה.

הצדקה אפידמיולוגית. זה כנראה ענישה על הפעם הקודמת. יכול להיות. אם אנחנו מדברים על הפעם הקודמת ונכנסים לתעשיית הכושר והסטודיו והיוגה והפילאטיס והמחול, קיבלנו אז, יחד איתך ועם חברי הוועדה, החלטה לא פשוטה לפתוח לאחר ששמענו את כל הצדדים, וזאת לאחר שאיימו שעשרות אלפי אנשים ימותו ומאות אלפים ידבקו. אחרי שבועיים-שלושה, חודש, לא קרה כלום ואף אחד לא נדבק בגלל תעשיית הכושר. אני יכול לצטט את הפרויקטור פרופ' רוני גמזו מודה: זו הייתה שטות שהתעקשנו על סגירת חדרי הכושר.

מצוטט בעיתון שהוא אומר שזה לא היה נכון כי בחדרי הכושר לא נדבקים והתעשייה הזו לא באמת מקדמת את התחלואה. הפרויקטור שלנו מודה פה בזה. אני מבקש, ואני חושב שכולנו כאן מסכימים, להחריג את התעשייה הזו כי היא חיונית ומשפיעה בסוף על בריאות הציבור. אנחנו מדברים פה על וירוס ועל מחלות ואנחנו צריכים לתת את האפשרות הזו לאנשים, ויעידו על כך הרבה אנשי מקצוע שנמצאים פה. אנחנו תמיד מנסים לחפש היגיון בסעיפים ובתקנות. יש לנו פה תקנה שמדברת על פעילות ספורט. תקנה 1.2 אומרת: אין לקיים חוגי ספורט ואין לפתוח מכוני כושר וחדרי סטודיו בהתאם לאיסור קבלת הקהל. יש לנו גם את תקנה 1.3 האומרת: ניתן לקיים אימונים, לרבות בתשלום,

שאפשרו לאנשים

שלא במסגרת בית עסק - אם זה במסגרת עמותה,

זה לא עסק כי זו עמותה - במרחב ציבורי או פרטי. לא כתוב פה בשטח פתוח. בתקנה 1.1, כשהתכוונו לשטח פתוח - מרחב ציבורי פתוח. פה כתבו מרחב ציבורי או פרטי, בכפוף למגבלות התקהלות הכלליות ולשמירה על ריחוק של 2 מטר.

הסעיף הזה מאפשר לנו היום לפתוח גם את החוגים, גם את חדרי הכושר,

אבל לא במקום שמיועד לכך. אגב, הפוך

בדרך כלל אומרים: תעשו את זה במקומות המיועדים לכך.

הסעיף הזה שמותר לאמן בחדר מדרגות או בדירה שלך אבל לא בסטודיו, נוגד פה את כל ההיגיון. אנשי מבקש שאנשי משרד הבריאות יתנו לנו תשובה על השאלה מה סעיף 1.3 אומר? כי אני מפרש את הסעיף הזה אז כל מי שנמצא כאן יכול ללכת עם הסעיף הזה ולפתוח, אני לא רואה פה שום בעיה. במרחב ציבורי או פרטי אפשר לפתוח, לא כתוב פה שזה בכלל מרחב פתוח, בכפוף למגבלות, ומותר לגבות כסף. זאת אומרת, מאמן יכול לעשות את זה. אני רוצה תשובה לסעיף הזה. בעיקרון, התשובה צריכה להיות חיובית. אני חושב שכולם פה מבינים שתעשיית הכושר צריכה להיות מוחרגת כי היא חיונית. כמו שאנשים הולכים לסופר לקנות מזון כי הם צריכים את זה, אותו דבר הם צריכים ללכת

לפילאטיס,

כי זה מה שנותן להם חוסן נפשי ובריאותי. אנחנו רואים באמת שישנם מקומות בהם יש התקהלויות ובהם יש סכנה,

אבל פה כולם מסכימים פה אחד, כולל פרופ' גמזו שאמר: אין פה שום סכנה. אם כך, למה הם סגורים? אנחנו רוצים באמת לשמוע תשובות, ואני מקווה שנצא באמת עם איזשהן תשובות ונוכל להחזיר לאנשים את הפרנסה. התעשייה הזו מפרנסת מעל ל-200,000 משפחות ומעל 2 מיליון אנשים צריכים את זה כי זה חיוני עבורם. הם לא יכולים לחיות בלי זה, הם חייבים את זה. תודה לך על הדיון ותודה לכל חברי הכנסת ולכל מי שנמצא כאן איתנו. תודה רבה, חבר הכנסת יואל רזבוזוב. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. תודה רבה, גברתי יושבת-הראש. אני שמח לבקר כאן בוועדה. תודה רבה לחבר הכנסת יואל רזבוזוב על היוזמה החשובה. ענף הכושר הוא ענף תומך בריאות ויש להגדיר אותו כענף כזה. זה אומר שהענף הזה הוא חיוני. כבר בתחילת המשבר היה צורך להבין שהתועלת הבריאותית בשמירת על אורח בריא לבטח עולה על התחלואה הפוטנציאלית של חדרי כושר. אמרו נציגי משרד הבריאות בדיון אחר בנושא שבאמת אין חשש מבחינת תחלואה, אלא שענף הכושר מתוכנן להיפתח

6, 12, אלוהים יודע כמה שלבים יש להם, ולכן אי אפשר להקדים את זה. זאת אומרת, אין סכנה אבל אנחנו לא נקדים. עכשיו אנחנו שומעים כבר ממשרד הבריאות ומהממשלה שמדברים על שני סגרים נוספים,

ולכולם ברור שהענף היקר שלנו לא ייפתח לפני האביב בקצב הזה. אנחנו ניכנס לסגר נוסף ואז נתחיל סבב יציאה נוסף מהסגר. זו מכבסת מילים האומרת: אין באמת תחלואה שמדאיגה אותנו, אבל אתם גם לא ממוצבים במקום הנכון כך

לגבי בג"ץ זה מאוד מצער שהממשלה צריכה את בג"ץ שידרוש ממנה לנמק החלטה כל כך שרירותית שמאמן יכול לאמן אבל לא לקחת כסף, כדי פתאום למשוך חזרה את ההחלטה הזו. אם זו החלטה נכונה,

לא כי בג"ץ דורש מכם לנמק. אחרי זה גם יבואו לי כל הצד הימני של הממשלה וידבר איתי על משילות. משילות זה לקבל החלטות רלוונטיות חזקות לטובת הציבור, שאפשר לנמק אותן, ולא החלטות שרירותיות שאחרי זה צריך להתקפל מהן בבושת פנים. ההחלטה שהם עשו לאפשר להתפרנס לא תעזור להרבה מאמני כושר שפגשתי. כנראה שהבנו

תשובות המדינה לבג"ץ הייתה מאוד מעניינת: מותר בחוץ, על זה מותר לקחת כסף, ואסור בתכלית האיסור להתאמן בפנים ולקחת על זה כסף. קצת שניכנס לפרופורציות, זו תשובת המדינה לבג"ץ. השמחה פה קצת לא מובנת. המצב הנוכחי, גם לאחר השינוי החלקי בעמדת הממשלה, לא יעזור. אני רוצה להגיד לכם שסיירתי בכמה מכוני כושר שהמתינו לשינוי ההחלטות, ולהם זה כבר לא יעזור. הם נסגרו. יש רשימה לא קטנה של מכוני כושר, של אנשים צעירים, שהשקיעו את כל כספם בדבר הזה ולהם כבר לא יעזור השינוי בהנחיות וגם לא יעזור להם כאשר הממשלה תתאפס.

הייתי מבקש לקבל תשובה ברורה ממשרד הבריאות למשהו שעדיין לא הצלחתי לקבל עליו תשובה. בימים אלו מתיר משרד הבריאות לקופות החולים לערוך שיעורי סטודיו ושיעורי כושר בקופות החולים. לא יכול להיות שיש פה איפה ואיפה. אם משהו מסוכן אז אי אפשר לעשות שיעור ספינינג גם בקופת חולים, ואם הוא לא מסוכן אז יואיל נא להתאפס ולתת גם למכוני הכושר לפעול. מאוד אשמח אם נוכל לקבל היום תשובה ממשרד הבריאות.

תודה רבה, חבר הכנסת עידן רול. כמובן שרשמתי את הדברים ונפנה אותם למשרד הבריאות. זה רק חלק קטן מחוסר ההיגיון שאנחנו פוגשים. שאלת למה הם מחכים לפתיחה מאוחרת, וזאת כנראה כי הם צריכים לשלם מחיר על מה שהיה כאן, או מישהו צריך להוכיח את המלחמה שלו בפעם הקודמת. ברור לנו כבר שזה לא מסוכן. חברת הכנסת הילה יש וזאן, בבקשה. כבוד היושבת-ראש,

אמר פה חברי, ובצדק,

הכושר באופן כללי כענף בריאותי לכל דבר. זה כבר לא מותרות. לפי הנתונים ניתן לראות שלמעלה מ-80% מאלו שכן נהגו לעשות כושר באופן קבוע, לא חזרו להרגליהם. אנחנו יודעים מה הן ההשפעות הבריאותיות, ולא ארחיב על כך, ובעיקר מה ההשפעות הנפשיות. כמי שגם כן מאוד הקפידה על כושר בזמני שגרה, אני רואה את ההשפעות הנפשיות שיש לך על עצמי ועל אחרים. זה לא פחות חשוב, והגיע הזמן לשים גם את זה על השולחן הזה. אולי צריך להיות במסגרת הדיון הזה שדין שיעורי סטודיו סגורים לא כדין חדר כושר שהפעילות בו הוא יחידנית. צריך ליצור את ההבחנה הזו ולראות מה צריך להיות הדין לגבי כל אחד מהדברים. אנחנו נדרשנו לזה כבר לפני כמה חודשים בוועדה הזו וראינו באמת שלא היה שום נתון שתמך בכך שהענף הזה גורם לתחלואה, קטנה או גדולה, או בכלל. ראינו שאמצעי הזהירות שננקטים על ידי העובדים בענף הם מעל ומעבר לכל מה שנדרש, וראינו שהתוצאות אכן נראו גם בשטח, בתחלואה מאוד מאוד נמוכה, אם בכלל. כרגע כל המאמנים ובעלי מועדוני הכושר נמצאים בחוץ במחאה, ואנחנו כחברי ועדה, ובכלל חברי כנסת, צריכים לקחת בה חלק. אני מתכוונת לצאת לשם יותר מאוחר. הייתי שם גם בשבוע שעבר. התפקיד שלנו כחברי ועדה הוא להביא את קולם של אלה שאין להם לובי, יחסי ציבור, אלא יש להם רק אותם ואת הרצון שלהם להמשיך לעבוד. הם לא מבקשים טובות מאף אחד אלא רק לתת להם לשרת את האזרחים. תפקידנו לעשות הכול כדי לאפשר זאת.

תודה רבה, חברת הכנסת הילה שי וזאן. נשמע עכשיו את שר, בבקשה. שלום לכולם.

תודה על הזכות להיות פה ולהשמיע גם את הקול שלי.

קוראים לי שר ואני באתי לכאן היום, לא כבעלים של רשת שר פיטנס שכיום מונה עשרה סניפים ברחבי הארץ, לא כדי לדבר על העובדה שהקמתי את הכול במו ידיי ורגליי מאפס, ללא גב כלכלי וללא סיוע, לא כדי לצעוק את הצעקה של הפן הכלכלי, את כל זה אני שמה כרגע בצד. היו פה רבים וטובים לפניי שעשו את זה. באתי לכאן היום כאישה מן המניין לצעוק את צעקת העם, ובעיקר את צעקת הנשים. למי שלא מכיר את סיפורי, בחודש אפריל האחרון ילדתי את בני השני - ליאו, נסיך עולם, ולצערי הרב נדבקתי לאחר מכן בחיידק טורף. הריאות שלי קרסו, הייתי בקריסת מערכות. הייתי מורדמת ומונשמת במשך ארבעה ימים.

כל פעם שאני מדברת על זה, זה קצת מציף אותי. חשוב לי מאוד לבוא ולספר את הסיפור הזה

לאחר ארבעה ימים התעוררתי והזיהום המשיך להיות חי ובועט, כשהוא נכנס לתוך המפרקים והעצמות שלי. עברתי שם ארבעה חודשים מאוד קשים

פיזית ונפשית. אני רוצה לספר לכם את זה כי לאורך כל הדרך הרופאים אמרו לי לא פעם ולא פעמיים שאחת הסיבות היחידות שבגללן הצלחתי לצאת מהדבר הזה היא החוזק של הגוף והשרירים שלי, סיבולת לב ריאה. הריאות שלי הצליחו לצאת מהדבר הזה. אתם רוצים למנוע את מגפת הקורונה, אבל יוצרים מגפה אחרת. כי אם אנשים מאומנים חס וחלילה יחלו בקורונה, מחקרית מוכח שהם גם יוכלו להתמודד עם זה יותר טוב. אני הוכחה חיה ובועטת לדבר הזה. אני הצלחתי לצאת ממצב של חיים ומוות אודות לכך שהגוף שלי הוא גוף חזק,

הוא גוף של אדם מתאמן. אני לא יודעת מה היה קורה אם זה לא היה המצב.

החשובים במניעת מגפה הוא לא ליצור מגפה אחרת כמו: מגפת השמנה, דיכאון, לחץ. עמוד האינסטגרם שלי מונה כמעט 400,000 איש.

רובן נשים, אבל לאחרונה המון גברים נחשפו אליי. אני מקבלת הודעות מכולם, מגברים ונשים - מעל 100,000 הודעות ביום מנשים מכל המינים, מאנשים מכל הגילאים, מכל שכבות האוכלוסייה ומכל האזורים. זו יכולה להיות ילדה בת 14 שמדברת על אכילה רגשית ושהיא לא מסוגלת לשבת בבית יותר מול מסך מחשב. העברנו הכול למסכים, למחשב, לזום, הפכנו אותם לזומבים. אנשים היום מול מסכים וזאת בשעה ששנים אנחנו מעודדים אנשים לפעילות גופנית. הצלחנו לעשות את זה וליצור מודעות לצאת מהמסכים ומהבית, לבוא לפעילות גופנית, לשמור על אורח חיים בריא, על תזונה נכונה, על שגרת חיים בריאה שתשמור על הבריאות שלהם, ופתאום בבת אחת, במקום להחריג את ענף הכושר, שהוא לא עסק אלא ענף תומך בריאות, סגרנו הכול, וגם האלטרנטיבות הפרטיזניות שנתנו גרועות הרבה יותר. אתמול הייתי בים עם הילד שלי בעגלה, וראיתי שאנשים נמצאים אחד על השני במתקני כושר. היו שם אולי 100 איש, בלי שמירת מרחקים, בלי עטית מסכה, אחד על השני, אין אפשרות לחיטוי, אין ניקיון. אנחנו העסק היחידי במדינת ישראל שיש לו כבר מערכת בקרה שיודעת מתי אדם נכנס,

באיזה חדר הוא היה, לאיזה אימון הוא הלך, עם כמה אנשים הוא היה ובאיזה זמן. יש לנו את הבקרה הזו ואנחנו יכולים לפתוח נכון. לא רק שאנחנו יכולים לפתוח נכון, אלא שכשפתחנו אחוז ההדבקה לא הוכיח שהפתיחה שלנו הייתה טעות - נהפוך הוא. כאחת ששהתה ארבעה חודשים בבית החולים איכילוב אני יכולה לומר לכם, והיו לא מעט כתבות בנושא, שאחוז ההדבקות בבתי החולים לא נפל מאחוז ההדבקות במקומות אחרים,

לא סוגרים בתי חולים כי זה עסק חיוני ומקור חיוני, לא סוגרים סופרים כי אנשים צריכים לקנות אוכל ואותו דבר ענף הכושר או הבריכות. אדם מבוגר בן 60 שלח לי הודעה שהוא כל היום יושב בבית, בודד ועצוב. אסור למשפחתו לבקר אותו. התרפיה היחידה שהייתה לו לפרוק לחץ ולשחרר את כדור הלחץ שבו כולם נמצאים היה ללכת לבריכה. יש לי נשים שיצאו ממעון לנשים מוכות. הדבר הזה הוא לא צחוק.

אישה כזו צריכה לצאת ולעשות פעילות, להתאמן ולקבל כוח. אימהות שולחות לי הודעות שהן שוקלות להתאבד. איפה נשמע דבר כזה שסגרנו לציבור? אני באה בשם הציבור שרוצה מקום לפרוק לחצים ולשמור על הבריאות שלו, כמובן עם ההנחיות הנכונות שיכולות ומאפשרות שמירה על הבריאות. שר, תודה רבה על הדברים החשובים. אני אחדד ואומר שכשאת מדברת על הסניף שלך את מדברת על ענף הכושר שיכול לקיים את זה,

על הבריכות, על הסטודיואים, על אימונים. כל אחד מוצא את המקום והנחת שלו, כמובן תחת מגבלות והנחיות שיאפשרו פתיחה מחודשת במטרה כזו שתהיה נכונה. תודה על הדברים החשובים, שר. חבר הכנסת יוראי להב, בבקשה. שיר, הדברים שלך מאוד חשובים ומרגשים בעיניי. אני רוצה להתחבר ישר לעיקרי הדברים שלך. ענף הכושר הוא ענף רפואי, רפואה מונעת. כמו שתיארת, היכולת של אדם לעשות כושר, לשמור על הבריאות שלו, כחלק מהחיסון או החוסן שלו להתמודד עם מחלות, היא בסיסית. אני משוכנע חד וחלק ומעל לכל ספק שמדובר בענף רפואי שצריך להחריג אותו כפי שמחריגים בתי חולים. אבל אם מישהו לא השתכנע שמדובר בענף רפואי, שמשרד הבריאות יגדיר איך כן אפשר לפתוח את מפעלי החיים האלו. מדובר במפעלי חיים, את בחרת לא להתייחס לזה. מדובר פה בתעשייה שמפרנסת 200,000 משפחות, מדובר במפעלי חיים של אנשים שהשקיעו את כול כולם בזה והמדינה צריכה להגדיר לכם. אין לי בעיה שיגדירו את הרף הכי קשה והכי נוקשה של איך אפשר להחזיר אתכם לעבודה ולאפשר לציבור הישראלי להמשיך ולצרוך את השירות

והחשוב שאתם נותנים. למה בתי כנסת ובתי ספר וחנויות מזון אפשר? מדובר פה באולם סגורים שמכילים הרבה מאוד אנשים תחת מגבלות. אין בעיה, תגדירו מגבלות. אבל אני שואל את עצמי למה? למה לא מאפשרים לפתוח אתכם?

גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת רזבוזוב וחבר הכנסת עידן רול, הם קבוצה שלא מפסיקה לדרוש את התשובות האלה. התשובות שאנו מקבלים מהממשלה וממשרד הבריאות לא מספקות,

יושב פה אבי פרץ, יושב-ראש איגוד הטניס. כשדנו למה אי אפשר לשחק טניס, עוד בין הסגרים, כי מדובר פה במרחבים עצומים כמו במכוני כושר, אם לא יותר, התשובה שנתנו לנו היא שאולי יש חשש שהמתאמנים ישתו מאותו בקבוק מים נו, באמת. גם היום הזעקה שלי היא לא האם להגדיר אתכם כעסק חיוני או לא כי בעיניי מדובר בענף חיוני-חיוני. אבל גם אם לא השתכנעתם שמדובר בענף חיוני, למה לא לאפשר לכם להגדיר את הקריטריונים הכי נוקשים שיאפשרו לקיים את זה תוך כדי שמירה על הבריאות?

אני יכול להגיד את התשובה שחברת הכנסת שאשא ביטון אמרה בשקט, כי יש לי מיקרופון ארוך ואני לא חושש, פוליטיקה. אתם נענשים, הציבור הישראלי נענש, מפעלי החיים שלכם נרמסים, נקברים וקורסים בגלל התנהלות פוליטית חסרת בושה שהיא בלתי נסלחת

צריך לשים את האמת על השולחן ולהגיד: די, תנו לעסק הזה לחיות מחדש,

תנו לציבור הישראלי לחוות את הדבר הזה שהוא כל כך חיוני להמשך התנהלותנו כאן במדינת ישראל. אנחנו איתכם, אני מקווה שבסיכום הדיון, הזעקה או הקריאה החד משמעית של הוועדה תהיה לפתוח אתכם - אתמול.

תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב. אני מתנצלת, הוועדה כבר קיבלה את זה. היא שינתה את התקנות בהקשר הזה, היא חוזרת ואומרת את זה. הוועדה נאבקת על זה מתחילת המשבר הזה, אבל הממשלה דורכת לכל מי שנראה לה על הראש. נכון, אנחנו נאבקות ונלחמות עד שננצח.

תיכף נדבר על החלטות הממשלה עם תאריכים, לטובת מי שלא זוכר את האירוע. אירה דולפין, בבקשה. אהלן, ברוכים הבאים. אני מאוד שמחה להיות פה. חשוב היה לי לבוא ולהשמיע את הקול שלי. כמובן שגם אני מתעסקת בכל מה שקשור לכושר,

סטודיו, כבר שש-שבע שנים. האמת שאני לא פה בשביל עצמי ולא בגלל הסטודיואים שלי. יש לי סטודיו אחד שכבר נסגר בתחילת הסבב הראשון של הקורונה כי אני ובעלי ראינו מראש שלא נצליח להחזיק אותו, זה היה כבר מיותר. נראה לי שבקצב כזה ימשיכו להיסגר עוד ועוד. אני פה בשביל עסקים אחרים שכבר קרסו. אני הייתי ממובילי המאבק הזה בתחילת דרכו, עוד במחאות וההפגנות הראשונות שעשינו למען התחום והענף הזה, עוד לפני שקם הפורום והאגודה והכול. הייתי מוכנה לרוץ ממהדורה למהדורה ולדבר ולהשמיע קול ולהיות מובילת הדעה בתחום הזה. לא אשכח בחיים את הוועדה שלכם שאישרה לנו לפתוח את חדר הכושר והסטודיו ואת זעקת: יש,

וכמובן שחודשיים אחרי המאמץ, כמובן שוב סגרה אותנו. כל מדינת ישראל נסגרה.

השמחה הייתה כמובן מוקדמת. יש פינג-פונג שתמיד סוגרים אותנו ראשונים ופותחים אותנו כנראה אחרונים, כך זה נראה. ענף הספורט והתרבות הוא האחרון ברשימה. באתי לפה וחשוב לי לספר קצת גם את הסיפור שלי. באתי פסימית כי מתחיל להדהד העניין של הסגר השלישי והרביעי וזה קצת אבסורד כי אנחנו עדיין בסגר השני, והסגר השלישי כבר על האש. אני לא בטוחה מה עוד אפשר לעשות. כמובן שרבים ומלומדים כבר דיברו עד כמה עניין הספורט הוא חשוב ובריאותי. גם אני חליתי בקורונה, אני יודעת מה זה להיות מאמנת כושר ולהיות בריאה, וכמה הדבר הזה חשוב כדי שנבריא מהדבר הזה כי גם עברתי את זה על בשרי. אני רואה את כל מאמני הכושר שפונים אליי ואומרים: אירה,

בסבב הראשון סגרו כבר 300 חדרי כושר וסטודיואים, ואני מניחה שנסיים את הסבב הזה עם מעל 500 600,

אנחנו לא מדברים על זה שכבר שלושה מאמני כושר תלו את עצמם או לקחו את חייהם בגלל המצב הזה, ולא מדברים על זה שמפעל החיים של אנשים קורס, כמו שאמרו פה קודם. לא מקובל עליי שאומרים לי: בסדר, את אירה דולפין, את תשרדי. הנה, אני פה מולכם. לא באתי עם תמיכה מהבית, הגעתי לארץ בגיל עשר בעלייה הגדולה ועזרתי להורים שלי לשטוף מדרגות, וכשפתחתי את העסק שלי עשיתי הכול מאל"ף ועד ת"ו בעשר אצבעות. אני פה כי אני לא בטוחה שאוכל לשרוד. אגלה לכם סוד קטן, עדיף שהסטודיו שלי יהיה סגור כי אני בטוח לא ארוויח ממנו כסף במידה ונפתח. אני מבינה כמה חשוב לפתוח את הענף הזה. כעמוד תווך של הבריאות אנחנו לא נקרוס.

זה נכון שמבחינה כלכלית הסטודיואים לא ירוויחו פה. אני לא יודעת מה המצב הפיננסי של הקולגות. אני כבר לא יכולה להכניס את הידיים שלי לכיס כי לא רק שיש חורים, אין כיסים. אני הייתי הכי ממושמעת ועבדתי לפי ההנחיות ואני כבר מכירה את כל חברי הכנסת, ואני בן אדם הכי לא פוליטי שיש. אני דיברתי עם כמה מהם, ועם חלקם כבר צילמתי דברים הזויים, יש לומר, איך מתאמנים בחדרי מדרגות, איך מתאמנים בבית כשבבית כן אפשר לאמן ולקחת כסף, אבל בסטודיו, שעליו אני משלמת שכר ובגלל שלא נפגעתי ב-60% אלא רק ב-55%, אני עדיין משלמת ארנונה - הגיוני, נכון? הסטודיו שלי סגור עם בריח, אבל הארנונה מתקתקת על שלושה סטודיואים כמו שעון כדי שחס וחלילה לא יגידו: בסדר, היא עושה גם און-ליין וזום והיא לוקחת על הדברים האלה כסף כי היא מתפרנסת, אז תשלמי גם ארנונה כי את תשרדי. אני עשיתי כל דבר אפשרי, בין היתר, לבוא לפה ולהגיד את הדברים האלה בשביל כולם. המחאה הזו היא חיה. האוהל שעומד בחוץ הוא בגלל הכאב שיש בקרב העוסקים בענף הזה. הענף הזה בקריסה. תתחילו להביא ל-1.5 מיליון אנשים שפוקדים את הענף הזה סכיני גילוח ותלייה בסגר השלישי והרביעי.

לא במחשבה. אני פסימית ואני מדברת מהכאב העמוק והאמיתי שיש. זה ברור, אנחנו לא רוצים לתת לאנשים רעיונות. אנחנו כאן כדי להילחם. עם כל המצוקה והקושי, אני לא רוצה שנהיה פסימיים כי אחרת לא היינו כאן. אני רוצה שנהיה אופטימיים

אבל אלו העובדות, ואת יודעת את זה, חברת הכנסת שאשא. עוד לא יצאנו מהסגר השני וכבר מדברים על סגר שלישי.

אין דבר יותר שערורייתי מזה. אני רוצה להקריא לכם את הנתונים של משרד הבריאות מהשעה שתים-עשר בצוהריים היום: אנחנו על 268 חולים קשים, 96 מונשמים - על זה רוצים לסגור מדינה. יש פה מדינה שלמה שצריך להנשים אותה אבל אנחנו על זה רוצים לסגור מדינה, וזאת במקום לעשות את הדברים הנכונים. אנחנו על 2.6% מאומתים. היו אתמול כ-1,000 מאומתים, אבל מתוך 39,873. בקיצור, תבינו את הפרופורציות ואת המהירות והקלות שבה רוצים לגרור את המדינה לסגר שלישי. לטובת מי שלא זוכר,

ושזה יהיה רשום גם בפרוטוקול הענף שלכם נפתח ב-7 למאי, אחרי הסגר הראשון. ב-26 למאי עמד ראש הממשלה ואמר: לכו ליהנות, לכו לשתות בירה. זה אומר ש-20 יום אחר כך לא ראינו שום גידול בתחלואה,

הייתה תחושה, ואני חלילה לא אומרת את זה כדי

במישהו אלא רק כדי להמחיש, שראש הממשלה בעצמו לא זיהה שקורה פה משהו שמסכן את הציבור, כך שלא היית שום סיבה בכלל לומר שענף הכושר גורם לאיזושהי עלייה בתחלואה. היום אנחנו כבר יודעים, כי אמרו את זה בצורה מפורשת, שיכול להיות גם שכל ההתנגדות שלהם בנושא סגירת חדרי הכושר הייתה טעות.

היינו צריכים ליישר קו עם הממשלה כדי לקבל את ההחלטות שהממשלה החליטה עליהן. לכן, אנחנו צריכים להפריד את כל השיח הזה ולהסתכל באמת על ענף הכושר ממקום נקי בו כושר שווה בריאות. המדינה נלחמת היום ומוכנה לסגור את כל המדינה בשביל בריאות הציבור, אז תלחמו גם בשביל ענף הכושר. מבחינתי, זו המשוואה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושב-ראש. אני מצפה לראות פה נציגים ממשרד הבריאות כי יש לי שאלות מאוד מדויקות. הבלבול חוגג. אנחנו כל יום שומעים דברים חדשים לגבי מה מותר ואסור, ועד עכשיו לא הבנו את זה עד הסוף. מאמנים שפונים למשרד הבריאות מקבלים תשובות סותרות,

מידע שהוא אחר לחלוטין, וגם אני כחברת כנסת בעצמי מבולבלת מהשיחות שלי עם נציגי בריאות. לגבי מה שהיה אתמול בבג"ץ שלא נטעה את עצמנו, וזה בדיוק השאלות שלי למשרד הבריאות. המדינה אתמול בתשובתה לבג"ץ הסכימה שמותר לאמן בחוץ עד 20 איש, ולקחת על זה כסף, ובשום פנים ואופן אסור לאמן בפנים ולקבל על זה כסף. אשמח לקבל תשובות מדויקות לשאלות המדויקות שלי כי הרבה אנשים רוצים לדעת. כולם שומרים על החוק ועומדים בהנחיות. לא אחדש פה אם אגיד שפיתחנו שוק שחור בהמון דברים, וגם בעולם הכושר. היום מאמנים יוצאים לבתים של אנשים, לכל מיני מקומות, ומקבלים כסף מזומן, שחור, בלי חשבונית. יש אנשים ששוכרים חדר כושר עם דלת סגורה לעצמם. כולם יודעים ורואים את זה, אבל יש רושם שזה כאילו בסדר מתחת לשטיח. זה קורה. בכל פעם שההנחיות יהיו לא הגיוניות ולא ברות ביצוע, אנשים ימצאו דרך. לגבי טענות של עולם הכושר - אנחנו ספגנו פה בוועדה המון גם ברמה האישית, גם ברמה הציבורית. כל הקודקודים של המדינה אמרו שבגלל שוועדת הקורונה העזה לפתוח את אולמות הכושר והספורט, סטודיו ובריכות, יהיו פה 3,200 מתים ו-10,000 חולים זה מפיו של סגן בריאות יואב קיש. לאחר מכן ראש הממשלה עשה לנו סרטי אימה בטלוויזיה כל פעם מחדש וסיפר שבגלל שחברת הכנסת שאשא ביטון וחברי כנסת מוועדת קורונה העזו בכלל לחשוב אחרת,

אני בדקתי. אנחנו פתחנו את אולמות הכושר ב-23 ביולי. ב-13 ביולי, ב-23 ביולי פתחנו גם בסופי שבוע. אני אמרתי סופית. בתאריך הזה היו לנו 1,990 חולים חדשים, ואחוז החיובים בבדיקות היה 6.1%. כולנו יודעים שצריך לקחת שבועיים כדי לראות מה קורה, זה לפחות מה שמספרים לנו. ב-6 באוגוסט מספר החולים החדשים ירד ל-1,667 ואחוז המאומתים בבדיקות היה 5.8%. זאת אומרת, פתיחת חדרי הכושר, הסטודיו והבריכות, לא רק שלא הביאה לעלייה במספרי הנדבקים אלא להיפך ראינו מגמת ירידה. אני לא יודעת אם זה ברור שזה לא מזה, אבל זה בטוח לא גרם לשום עלייה. אני פונה פה לראש הממשלה, לסגן שר הבריאות מר קיש: תתנצלו. אתם עשיתם דמוניזציה לכל הענף הזה. אנשי הכושר והספורט הרגישו שהם פושעים ושהם הורגים מישהו עם כל הדמוניזציה שעשיתם.

קיבל את זה, אז הוא עדיין האמין להם. תתנצלו, תגידו שאתם טעיתם, ושזה לא קרה ולא יקרה. זה סופר חשוב כי שואלים אותי מה אנחנו עושים בכנסת. זה בדיוק התפקיד שלנו. התפקיד שלנו לחשוף את האמת, לשאול שאלות ולדרוש תשובות. זה לא בשבילי באופן אישי, אלא זה בשביל כולכם. היתרון של הכנסת זה השידור הפומבי והפרוטוקולים של הדיונים. הם לא סגורים ל-30 שנה כמו בממשלה זה היתרון.

גברתי היושבת-ראש, אני רוצה ממש בצורה מדויקת לשאול שאלות מדויקות את נציג משרד הבריאות כי הרבה אנשים בחוץ מחכים לתשובות האלה.

תודה רבה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אני מבקש הבהרה אחת לדברי חברת הכנסת מלינובסקי. אני קורא פה את פסק הדין של בג"ץ והם אומרים פה: בתחום הספורט, התנועה, המרחב הציבורי או הפרטי. הם לא כתבו במרחב הפתוח.

שבעל סטודיו יכול להעביר אימון בדירה שלו ולא תהיה בעיה לפי הפסיקה. זה בדיוק מה שצריך להבין. זה מה שהם מבקשים. הם גורמים לזה שפשוט ירמו את המדינה.

שקורה עכשיו. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש,

כולנו פה מרגישות כמו בפגישות מחזור. אנחנו בלופים אין סופיים, שוב ושוב. אין על חברתי חברת הכנסת מלינובסקי בדבר הזה, אבל אנחנו קיבלנו את הנתונים והם ידועים לנו. בבריכות אנחנו יודעות שאין הדבקה. ברור לגמרי שההחלטות לא מתקבלות בגלל שהנתונים מעידים שצריך לסגור את חדרי הכושר והבריכות, אלא מכל מיני סיבות, ואמרו את זה חבריי פה בכל מיני דרכים.

ואחזור על זה שוב, ואני משתעממת קצת מלחזור על דברים אבל אין מנוס, ואמרו את זה שתי האורחות שלנו בצורה הכי מפורשת, בריאות זה לא רק קורונה, מחלות זה לא רק קורונה. אני לא מדברת כבר על בעיות גב,

על חוסן שנדרש כתוצאה מפעילות גופנית ובהיעדרו נשים ואנשים חשופות וחשופים להרבה מאוד פגיעות שנשלם עליהן הרבה מאוד שנים.

זה בלתי נתפס שאנחנו לא מצליחות ומצליחים

אני חייבת לעשות כוכבית ולהגיד שביום שישי האחרון עצר אותו ברחוב

עכשיו אני לא יכול ללכת. אני יושב ובבית ולוקח כדורים נגד דיכאון. זה דבר בלתי נסבל, האיש בן 80 ועל פניו הוא נראה לגמרי בריא. מה הבעיה שבריכות, חדרי הכושר, יעשו פשוט לוחות זמנים? אנשים יזמינו תור, יבואו לחצי שעה או שעה.

אנשים יכולים לשחות במסלול. הכול פתיר ואפשר לנהל הכול בצורה אפקטיבית לטובת בריאות הציבור ולטובת הכלכלה של העניין. מקומות שצריך לסגור אותם ואין דרך להפעיל אותם, צריכים לקבל פיצוי. אפשר, וצריך לדבר על זה. גם על זה דיברנו כאן ללא הרף. אבל העובדה שמונעים מבנות אדם ומבני אדם במדינת ישראל את הבריאות הכי בסיסית והכרחית לחיים שלהם תהיה בכייה לדורות.

חברת הכנסת מרב מיכאלי.

לא חשבת על זה? אני חשבתי על זה שאנחנו העזנו פה בוועדה ללכת נגדם ועכשיו הם אומרים: זהו. לא יכול להיות, לא נראה לי. אני אוספת נתונים לאור דבריה של חברת הכנסת מלינובסקי ואחר כך אציג את זה בסיכום כדי שתבינו את האבסורד של השיח בו אנחנו נמצאים. ירון סלע, בבקשה. צוהריים טובים.

תודה רבה על זה שהתכנסתם פה לדון על פי בקשתו של חבר הכנסת רזבוזוב. אני חוזר קצת על הדברים של כולם. זו באמת הרגשה של פגישת מחזור. סיפור יולי הולך עוד פעם מחדש. רוב החברי הכנסת שנמצאים פה מאוד עזרו לנו. הקולגות שלי פה סובלים מזה. רועי כהן, תודה רבה לך על כל המאמץ והתרומה. חבר הכנסת רול גרם לנו להתרוממות רוח אחרי הדיון בשבוע שעבר. הוא הצליח להרים ולרומם את רוחנו ולתת לנו

אבל הפעם אני מתוסכל.

יושבים פה חבורה של לוחמים, ואני מכיר את רובכם ואת הקולגות שלי. תקשיבו, אתם שוברים אותנו. אם אתם פה לא מסוגלים להפוך את ההחלטה הזו, מה אנחנו עושים פה? עוד פעם נקשיב לנציגי משרד הבריאות? בשבוע שעבר פרופ'

תמך בפתיחת מועדוני כושר. חבר הכנסת רול, אם אני לא טועה, יושב-ראש הוועדה אמר שתוך ימים ספורים יהיה מפגש איתנו ועם שר הבריאות. תקשיבו, אין טעם. היה שם נציג שלא הצליח לתת תשובות. אין תשובה אמיתית, למעט מניעים פוליטיים, ואני ממש פוחד להגיד את זה. אנחנו נופלים בין הכיסאות. אין כאן אחד שחושב שאנחנו לא צריכים להיות פתוחים, אין כאן אחד שחושב שאנחנו גורמי תחלואה כמו שהיה מסע דמוניזציה שהיה של פרופ' חזי לוי ופרופ' גרוטו שיצאו נגד החלטתך וצעקו ביולי שאנחנו מקור תחלואה, והתבדו. אין כאן אחד שחושב שאנחנו לא תומכי בריאות. יש ציבור של 1.5 מיליון מתאמנים מאחורינו, 200,000 משפחות שחיות מהענף הזה, ואחד לא טרח לשבת איתנו ולגבש מתווה איך נפעל. אף אחד מאיתנו לא מזלזל בקרונה. הלקוחות והבריאות חשובים לנו הכי הרבה.

הרצחת וגם ירשת? משרד הבריאות רצח אותנו, משרד האוצר לא מתייחס אלינו ולצעקות שלנו. אני לא רוצה לחזור על מה שנאמר אבל הנתונים אפילו קשים יותר מזה. הארגון שאני עומד בראשו מונה 1,700 עסקים בתחום בריכות שחייה,

חדרי כושר. רובכם עשו סיורים אצלנו. רוב האנשים מתביישים כי באמת דרוש אומץ לעמוד פה מול הוועדה ולהגיד שהכיסים ריקים. אין לנו יכולת גם לשקם את עצמנו אם תמשיכו להתייחס אלינו בצורה כזו. איפה המחשבה האסטרטגית על היום שאחרי? הקורונה תימשך עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, החיסונים בדרך. איך יתנהלו אנשים כמו אירה שאומרת:

אבל עד שהקורונה תיגמר לא יהיו? איך היא אמורה לפתוח מחדש? היא עשתה עבודת קודש כשהיא לקחה אנשים והביאה אותם להפחתה במשקל.

בהורדת לחצים. הבריאות היא לא רק פיזית אלא גם נפשית. הממשלה הזו מתעלמת. מתסכל אותי שיושב פה צוות של לוחמים. חברת הכנסת שאשא ביטון, אני ראיתי אותך נלחמת עם הצוות שלידך, כמו לביאות,

איך אנחנו גורמים לשינוי הזה עוד הפעם? איך אתם מפסיקים להתייחס פה לנציגי משרד בריאות, מביאים את מקבלי ההחלטות איתנו לשולחן ודואגים שניפתח? זו הצעקה שלי אליכם. אני מבקש, על סף מתחנן, בשם 1.5 מיליון מתאמנים, 200,000 מועסקים, ובריאות הציבור, תביאו אותם לשבת איתנו, גם אם יגידו שפותחים בינואר, דצמבר או פברואר. אי אפשר באקורדיון או בחוסר תקשורת.

תודה רבה, ירון סלע. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה. חבריי חברי הכנסת והאורחים השונים באמת מדברים מהלב, הדברים שלהם מרגשים מאוד. אני יכול להעיד על עצמי. אני לא מקצוען אבל לפחות פעמיים בשבוע אנחנו משחקים קטרגל, וזאת במשך 30 שנה. זה טוב לבריאות הגוף והנפש. אבל מזה חודשיים הכול סגור ואני לא יודע מה יהיה. היינו משחקים חמש-חמש, מה הבעיה בזה? סגרו את המגרשים, ועכשיו גם את מכוני כושר, בריכות שחייה והקנטרי. חבר הכנסת רזבוזוב ואנוכי עסקנו רבות יחד עם השר טרופר בליגות הנמוכות, א', ב' ו-ג'. ליגה א' חזרה בשבוע שעבר וליגה ב' ו-ג' חוזרות עוד מעט. אבל למה היה כל העיכוב הזה במשך כל החודשים האלו? כולם שואלים למה. אני באמת לא מבין מה ההיגיון בדבר הזה. הזעקה והצעקה שלהם היא במקום, ואנחנו חייבים לעשות הכול על מנת להחזיר אותם לפעילות. זה נכון שהטיפול בקורונה חשוב כי זה גם בריאות, אבל ספורט זה גם בריאות נפשית וגם בריאות פיזית. אני מסכים עם כל מילה. המושג "נפש בריאה בגוף בריא" נשחק עד דק

נכון.

גברתי היושבת-ראש, חברי חבר הכנסת רזבוזוב שמוביל את הנושא, וכל חברי הכנסת שנמצאים כאן, אני הולך להגיד דברים לא פשוטים כי זו הבמה שלנו. ועדת הקורונה הפכה להיות הוועדה של העם, של אנשים שבאים וזועקים את זעקתם. צריך להגיד את האמת, מספיק לשגע את הציבור - מספיק ודי. קודם כול, צריך להגיד שתמונת המראה ביחס כלפי חדרי הכושר, בריכות השחייה והספורט היא בדיוק תמונת המראה של איך התייחסו לעצמאים ולבעלי העסקים - שום לקיחת אחריות. נתנו לאותם אנשים להתמודד לבד עם השכירויות שלהם מול בעלי הנכסים, נתנו להם להתמודד לבד על המכשירים עליהם הם שילמו כסף מול הבנקים, מבלי שאף אחד לוקח אחריות. נתנו להם להתמודד לבד עם הכסף שהם צריכים להחזיר למינויים מול הרשות להגנת הצרכן, ואף אחד לא בא לעזור להם. אנחנו אומרים כאן לממשלת ישראל: קחו אחריות. סגרתם, שילמתם, טיפלתם. אתם לא תשאירו את האנשים להתמודד לבד, כי לירון, אירה, שיר ומתן שראיתי פה, יש הלוואות בבנקים ויש להם שכירויות, ארנונה, ביטוחים. הם צריכים להחזיר כסף לאנשים כשאין להם מאיפה כי העסק שלהם סגור ואין להם מחזור. אבל אף אחד לא מסתכל עליהם, אף אחד לא דופק על הדלת שלהם ואומר להם: אני רוצה לעזור לכם - כלום. אומרים להם: תסתדרו לבד, תביאו כסף מהחלל. ברגעים אלה כל מה שמעניין את הכנסת זה שבשעה שלוש ראש הממשלה הולך לדבר על הבחירות, לא מעניין לעזור. את יודעת על מה הוא היה צריך לכנס הודעה בשעה שלוש? על כל האנשים המקצועיים ולהגיד איך עוזרים לירון, לאירה,

למתן את זה הוא היה צריך לכנס, לא משהו שמתעסק בבחירות. מדינת ישראל במערכת בחירות רביעית והוא היה צריך לקחת אחריות, להגיד לאנשים האלה, שהם אזרחים שומרי חוק ששילמו מסים, ביטוח לאומי, מס שילוט וארנונה, שהוא לוקח אחריות ועוזר להם. גברתי, את הובלת את תוכנית הרמזור פה. חד משמעית אמרו: במקום ירוק פותחים, במקום אדום סוגרים. דיברתי עם קרן מנכ"לית הולמס פלייס, ולפני זה היינו במאהל. היא אמרה לי שבעיר מודיעין המונה 100,000 תושבים יש כרגע 40 חולים מאומתים. כל העסקים וכל חדרי הכושר שם סגורים, מסעדות עובדות רק בטייק אווי, והכול בגלל 40 מאומתים, כשהעיר הזו היא ירוקה וחיים ביבס יודע להפוך אותה למקום ירוק.

קחו אחריות על האנשים האלה. למה אתם נותנים להם לריב בבתי משפט עם בעלי הנכסים שלהם? למה אתם נותנים שבעלי הנכסים ישלחו להם חברות גבייה?

מה הם עשו? הם שילמו משכורות, הם עשו הכול טוב, אלא שהקורונה סגרה להם את העסק. אף אחד לא לוקח אחריות. הוועדה הזו היא של העם, היא ועדה שאליה מגיע העם כדי להגיד דברו כלפי הממשלה. קחו אחריות, אל תתעסקו בבחירות. אין מציאות כזו שאתם הולכים לבחירות כשלא ניתנו לאנשים פתרונות. האם השתגעתם? איפה האחריות שלכם כלפי אזרחי מדינת ישראל? בשעה שלוש מתעסקים בבחירות נוספות אחרי פחות משנה שבה היו בחירות. די, מספיק נמאס.

אתה במקום הלא נכון, רועי. אני אפנה אותך לחדר של סיעת הליכוד. רועי, הקורונה לא סגרה את העסקים, הממשלה סגרה אותם זה בדיוק הנושא. חברת הכנסת סונדוס סאלח, בבקשה. תודה רבה, כבוד יושבת-הראש. אני בהחלט מסכימה שוועדת הקורונה היא הוועדה של העם. אני מאחלת לך הצלחה ועמידה באתגר ובאחריות הגדולה הזו פעם אחרי פעם. הגדרת עסק כחיוני או כמקום חיוני שונה מאוכלוסייה אחת לאחרת. מה שרואים מכאן לא רואים משם. מה שמחליטים בחדר ממוזג בירושלים אנשים, שהמשכורת שלהם בעלת כמה ספרות לא נפגעה, זה לא אותם אנשים שנמצאים ברחוב עם עסק סגור שהגיעו לפת לחם. הגדרת עסק חיוני צריכה להיות לפי קריטריונים, לפי המציאות, לפי האנשים שזקוקים לעזרה. מי שצריך מכונת הנשמה כלכלית כרגע הם העסקים הקטנים, ובמיוחד בענף הספורט. מדי שנה מתים במדינת ישראל למעלה מ-4,000 אנשים כתוצאה מהשמנת יתר, והטיפול העיקרי בהם זה ספורט. עד עכשיו מתו מקורונה כ-2,800 אנשים, אבל כל שנה מתים כ-4,000 אנשים מהשמנת יתר, והמקום לטפל בהם זה בחדרי הכושר והספורט, זה לעשות מה שטוב לגוף ולנשמה. מחקרים מראים שיש עלייה בנטילת תרופות נגד דיכאון המעידה על ירידה במצב הנפשי כתוצאה מהפסקת פעילות ספורטיבית. זה נורא ואיום, וזה צריך להדליק נורה למקבלי ההחלטות, במיוחד בממשלה הממשיכה לראות את העסקים האלה כשקופים. לא רואים שהם צריכים מערכת הנשמה כלכלית ושצריך לתמוך בהם. אם לא נותנים להם רשת ביטחון כלכלית אז צריך לתת להם לפתוח. אני בטוחה שהם יודעים ויודעות לשמור על העסקים ועל הבריאות שלהם ושל הלקוחות שלהם.

תודה רבה, חברת הכנסת סונדוס. עירית, בבקשה. עירית סמילנסקי כבוד היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני פיזיותרפיסטית. חשוב לי לבוא לוועדה הזו בגלל האוכלוסייה המוחלשת, לאן דווקא בגלל הצעירים שיודעים אולי אולי לעשות התאמות בחוץ, בריצה בחוץ או בגני שעשועים. אני מדברת יותר על אוכלוסייה שבלי בריאות היא פשוט לא שורדת. אנחנו יודעים שקורונה תוקפת אנשים חלשים עם מחלות הרקע ועם השמנת היתר, ופה אנחנו אומרים לאותה אוכלוסייה מוחלשת שהיא לא יכולה להתאמן. זאת אומרת, היא לא יכולה לקחת את המגן שלהם. יש מושג שהולך ותופס תאוצה מאוד חזקה שנקרא "דלקת נמוכת עוצמה". זו דלקת שנמצאת בגוף ועולה כאשר מדדי השומן עולים, כאשר מדדי הסטרס עולים, כאשר אין פעילות גופנית. אם אנחנו לוקחים את מדדי דלקת נמוכת עוצמה באוכלוסייה וגורמים להם להשתולל, אנחנו גם חושפים את האוכלוסייה שאנחנו כל כך פוחדים עליה. אותה אוכלוסייה מוחלשת, אותם אנשים יותר מבוגרים, זקוקים לעוגן הזה של בריכות השחייה ושל מתווה לחדר כושר מוגן ובטוח בשביל להגן על עצמם גם מפני הקורונה.

אם נסגור הרמטית את הכול אנחנו לאורך זמן גורמים לתחלואה באוכלוסייה. אנחנו רואים שאנשים נכנסים לקליניקה סתם עם דברים פשוטים כמו: כאבי ברכיים וכאבי גב, אבל הכול הרבה יותר מועצם. אם אני אומרת לאדם שהוא צריך לעשות פעילות בינתיים בבריכת שחייה, אין לו לאן ללכת. ואם אני אומרת לו להיכנס עם מדריך ייעודי לחדר כושר, אין לו לאן ללכת. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את השישים פלוס ולאט לאט לאט מפחיתים. הבוקר פגשתי מנהלת דיור מוגן ושאלתי אותה מה קרה בסגר הראשון לאוכלוסייה שהיא אחראית עליה. היא אמרה שאלו שהיו על התפר בסגר הראשון פרשו, לא החזיקו מעמד. עכשיו לאט לאט עוד ועוד אנשים יורדים במסת השריר שלהם, בכושר הגופני שלהם, ומעלים מדדי דלקת בגוף שגורמים לא רק לכאבי מפרקים אלא גורמים להתקפי לב, לסרטן, לאלצהיימר,

יש קורונה, ונכון שיש מחקרים שיש אולי קשר לחדרי כושר, אבל יש הרבה מחקר שמראה על תחלואה עולה באוכלוסייה בגלל היעדר כושר גופני. לכן, צריך קפסולה, מרחק, מסכות, אבל צריך לאפשר. תודה רבה, עירית, על הדברים החשובים. אני חושבת שחידדת כאן את המסרים הכפולים שהממשלה מעבירה: מצד אחד, רוצים לשמור על קורונה ומדברים על

אנחנו מחלישים עוד יותר את האוכלוסיות בסיכון ומסכנים אותן עוד יותר כך שהגוף שלהן לא יוכל להתמודד עם הקורונה. עירית סמילנסקי אדם צעיר מתאושש גם אם הוא שנה לא יעשה כושר. יואל יושב לידך והוא היה ספורטאי עילית. אם הוא יחזור היום לחדר כושר הוא יהיה פנתר תוך שנה. אדם שנמצא על התפר לא חוזר. לפעמים הוא מגיע למחלות כאלה שהוא לא חוזר. תודה רבה על הדברים,

שביט, בבקשה. שלום לכולם. קודם כול, תודה רבה, גברתי, על האפשרות לדבר. במשך כל תשעת החודשים האחרונים אנחנו נמצאים כל הזמן על המסך דרך הקוביות וצועקים את הצעקה שלנו. זו הפעם הראשונה שאני נמצאת כאן. זה לא מובן מאליו, תודה רבה על זה. אני בעלת רשת של בתי ספר למחול כבר למעלה מ-20 שנה. אני נמצאת היום כאן בשני כובעים: בכובע הראשון שלי אני בעלת עסק כמו כל אחד מהקולגות שלי שיושבים כאן וצועקים את הצעקה שלנו. אני יכולה להוסיף עוד עשרות דוגמאות כאלו, אני מחזקת אותם ואני איתם בכל הדבר הזה. בכובע השני שלי אני הדוברת של אגודה צעירה, האגודה למחול, תרבות הגוף והתנועה. האגודה הזו מייצגת היום למעלה מ-2,000 לבתי ספר למחול, תנועה ותרבות הגוף, שמכילים בתוכם למעלה מ-25,000 מורים ורובם היום בלי עבודה כי בתי הספר האלה סגורים, ולמעלה מרבע מיליון ילדים, בני נוער, צעירים, בוגרים ומבוגרים שיושבים היום בבית. עניין הספורט עולה כאן מהצד של המבוגרים, אבל אני דווקא רוצה לקחת אותו לצד של הילדים והנוער. אמרנו שניתן דוגמאות אחרות בנושא הזה. מחול זה ספורט ואנחנו היום מתפרנסים ממנו, אבל זה תחום כמו כל ספורט אחר. כל אחד מהיושבים פה יודע שאם אתה לא אוהב את תחום ספורט באופן ספציפי, אתה לא יכול לתת ולהעניק לאחרים. כרבע מיליון ילדים, בוגרים ונוער, נמצאים היום בבית כאשר בזמן רגיל הם הגיעו לבתי הספר למחול האלו למשך שעה-שעתיים בשבוע בשביל להתאוורר, בשביל שאנחנו נחזק להם את הביטחון העצמי שאולי אין להם, שאנחנו נטפח קשרים חברתיים שהם לא מצליחים לפעמים בבתי הספר להשיג. אנחנו נמצאים בתוך המסגרות הסגורות שלנו, בתוך בתי הספר למחול, ואנחנו יודעים לתת להם את המקום הזה. אנחנו מחזיקים ילדים שאנחנו יכולים לגלות את הכישרון שלהם במחול, ועל ידי זה שהם נמצאים אצלנו אנחנו יכולים לקדם אותם ולהעלות אותם לרמה המקצועית ואחרי זה גם לרמה התחרותית.

גם מחול הוא ספורט תחרותי לכל דבר כמו כל ספורט אחר במדינת ישראל. אולי יש פה אנשים שלא יודעים, אנחנו כל שנה מייצגים את המדינה שלנו בהרבה מאוד כבוד. אנחנו מביאים מדליות וגביעים מכל העולם, בתחרויות שהמוקדמות שלהן נמצאות כאן בארץ וההמשך שלהם הוא אחר כך בחו"ל. לקחו ענף שלם שקוראים לו מחול בהחלטה של המדינה, שהיא בלתי מקצועית בעליל, מבלי לרדת לשטח ולראות איך אנחנו עושים את זה, כמו שאמרו פה קולגות שלנו.

בסגר הקודם יצאנו בזכות מתווה שאנחנו הגשנו למשרד הבריאות, והוא התקבל. הסברנו בדיוק שבתוך בתי הספר למחול שלנו יש קבוצות סגורות של ילדים. אנחנו יודעים איזה ילד היה, מי הילד, איפה הוא עמד, כמה זמן הוא התאמן ובאיזה שורה. רוב השיעורים שלנו מצולמים, במצלמות במעגל סגור ובמצלמות בתוך החללים שלנו, ואנחנו יכולים בכל רגע נתון לנטר את הילד הספציפי ולקטוע את שרשראות ההדבקה. הוכחנו את זה גם בפעם הקודמת. אחרי שמשרד הבריאות כבר אישר את זה וחזרנו ב-10 במאי, אנחנו הגשנו עכשיו שוב הצעה והוספנו חידוש אחד, הוספנו את עניין המסכות. אני אשמח שייראו סרטונים תוך כדי זה שאני מדברת. לא, אנחנו חייבים לאפשר גם לאחרים לדבר. אנחנו חייבים לשמוע את משרד הבריאות.

מוגבלים בזמן בגלל ישיבות סיעה. הילדים שלנו מסוגלים לרקוד ולבצע פעילות גופנית עם מסכות מאחר ופעילות המחול היא לא פעילות בעצימות מאוד מאוד גבוהה שנמשכת לאורך זמן. ביולי חזרו לרקוד עם מסכות בכל העולם, גם אנחנו יודעים לעשות את זה. במתווה שהגשנו אמרנו שאנחנו מוכנים לאמן את הילדים. שנית, רציתי לתקן. דיברתם על הבג"ץ של אתמול. אומנם אנחנו אגודה צעירה, אבל אנחנו הגשנו את העתירה הזו לבג"ץ. בבג"ץ הזה אמרו שניתן לאמן במרחב הפרטי או הציבורי, וכן לגבות כסף עבור הפעילות, כל עוד הפעילות אינה בבית העסק. זאת אומרת שאני יכולה ללכת לאירה, שהאולמות שלה סגורים. זה לא העסק שלי. אני יכולה לשים את התלמידים שלה והיא שמה את התלמידים שלה אצלי.

זה כל עוד שזה לא בבית עסק שמיועד לפעילות ספורט. בדירה אפשר לעשות.

במדרגות שלי אפשר, יואל עשה. כן. תודה רבה, שביט. סיגל

בבקשה. חברת הכנסת יפעת שאשא, אני מודה לך על הזכות של ההורים להשמיע את קולם. אני הולכת להגיד דברים שהם קצת שונים מכל מה שנאמר כאן, ולחדד הרבה מעבר. לא כל כך דיברו פה על החוגים לילדים אלא באמת בעיקר על ספורט למבוגרים וחדרי כושר, ושם אנחנו לא מתערבים. חשוב לי להגיד שעבדנו מאוד מאוד קשה כדי שמערכת החינוך תחזור לפעילות. אני מקווה שרוב האנשים כאן מסכימים שאחד הדברים הכי חשובים במשבר הקורונה הוא שמערכת החינוך תהיה פתוחה. אם אנחנו נאפשר ברגע אחד פתיחה של כל חוגי הילדים והסטודיו לריקוד והחוגים בגני הילדים, אין ספק שמהר מאוד יאשימו את פתיחת מוסדות החינוך בגידול בשיעור התחלואה.

כולנו חייבים להיות מאוד מאוד זהירים בעניין חוגים לילדים. אם לחוג אחד אנחנו מביאים ילדים מכל רחבי העיר ויש הדבקה, וכולנו חווינו את זה, אלפי ילדים מכל בתי הספר בעיר נחשפו באותו רגע. חשוב לי להגיד שבסיפור הזה כולנו כנראה כן נצטרך לחכות. אבל יש לי כן איזשהו פתרון להציע. כולנו הורים ועצמאים, אנחנו נפגענו ואנחנו מאוד לא רוצים שמישהו ייפגע. אם באמת לספורט יש חשיבות כזו רבה, ומשרד הבריאות מאמין בזה שספורט ותזונה הם קריטים, אז תכניסו אותם לתוך מערכת החינוך. היום מבטלים לנו שיעורי ספורט, וזה אבסורד בתקופה כזו. בגני ילדים רוצים להכניס תל"ן על חשבון שיעורי ספורט.

תנו לצוותים החינוכיים לעשות ספורט לילדים, תשלמו למדריכים חיצוניים בתוך בתי הספר, וכל הצדדים ירוויחו. נכון להיום, פתיחה של חוגי הילדים בכל בתי הספר בעיר כנראה באמת תוביל אותנו לסגר נוסף, ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה בבת אחת. ראינו כבר מה קורה בקניונים. זה לא פייר למערכת החינוך, חשוב לי להדגיש את זה. הילדים האלה חייבים מסגרת. תודה רבה. סיגל, תודה רבה לך. ההשלמה הזו עם הסגר השלישי קצת מדהימה אותי כל פעם מחדש. אני שומרת את הנתונים לסוף כדי לסכם איתם, אבל הקלות הבלתי נסבלת שכולם משלימים עם גזרה כזו, כשאין שום חלופה אחרת שמציגים אותה לציבור, בעיניי אנחנו גם כאזרחים צריכים לשאול את עצמנו האם זו הדרך. אני כן מסכימה עם זה שכל אחד חייב,

לעשות את הכול כדי לשמור על ההנחיות ועל כל מה שנדרש כדי באמת למזער את ההתפשטות ואת ההדבקה. חי גוזלן,

אהלן, מה שלומכם? שלומנו מצוין, מקווים שיהיה אפילו עוד יותר מצוין אחרי היום, כשמישהו יקבל החלטות קצת יותר הגיוניות. רק נגיד שאתה מליגת הוותיקים. נכון, מליגת הוותיקים וליגה למקומות עבודה. אני בעסק הזה קרוב ל-20 שנה ואני חייב להגיד שבחיים לא ראיתי מצב שמשרד הבריאות ומשרד הספורט עושים את האזרחים חולים יותר. לא ראיתי דבר כזה שלא נותנים לאנשים להתאמן ולעשות ספורט. בסופו של דבר, האנשים האלה עושים ספורט באופן קבוצתי ללא מסגרת,

נהיים יותר חולים, מדביקים אנשים, בעוד שאנחנו כארגון יכולים לשמור על הכללים. כשאנחנו מדברים עם משרד הבריאות ועם משרד הספורט, כל אחד זורק מהאחד לשני. אף אחד לא לוקח אחריות, את אף אחד זה לא מעניין. אנשים משמינים, נפצעים, אנשים עם דלקות. אני מייצג גם את ליגת הוותיקים במדינת ישראל. אלו אנשים בני 35, 40 ו-50, שספורט הוא כל עולמם, וזה מה שמחזיק אותם,

בואו תראו כמה טלפונים וכמה תמונות יש על זה שאנשים עושים ספורט באופן פרטני וגורמים נזק לעצמם. אם משרד הבריאות ומשרד הספורט יגידו שיש להם מתווה הכי קשוח בעולם ושחייבים לעשות עשר בדיקות כל עשר דקות, אנחנו נקבל את זה. אבל אין שום ביקורת ואין שום מתווה, האחד זורק לשני, את אף אחד זה לא מעניין. זה בסדר גמור שפתחו את ההתאחדות לכדורגל, אבל האבסורד הכי גדול הוא שנתנו להם אישור ואת ליגת הוותיקים, שקיימת כבר 30 שנה, לא פתחו. אני צועק במשרד הבריאות ובמשרד הספורט ושואל: למה לא פתחתם? והתשובה שלהם: תפנה האחד לשני. זה אומר לי כך והשני אומר לי אחרת. אין תשובות ברורות, האחד זורק את האחריות על השני. זה לא ייתכן שנבחרי ציבור לא מייצגים את הציבור. לא יכול להיות שאין ספורט במדינה מתוקנת. איך זה הגיוני שאנשים נהיים חולים ואנשים גורמים לעצמם נזק? אף אחד לא נותן תשובות. איפה משרד הבריאות?

די, שירדו לעם קצת. למה לא יורדים לעם? חי, תודה רבה. אני מבינה את הכעס ותיכף נשמע את משרד הבריאות. הנקודה שלך ברורה לגמרי. אני אחדד את האבסורד ואומר שמותר לאותם מבוגרים להתאמן במגרש ציבורי אבל אסור להם לעשות את זה במסגרת ליגה. השאלה היא מה גורם להדבקה? האם השם של הליגה? צמרת דביר אביבי, בבקשה. שלום לכם, אני מנכ"ל ארגון מפעילי החוגים ותל"ן. אני דווקא רוצה לתת דגש על הילדים ולהמשיך את דברי סיגל שפיץ. אבהיר שאנחנו נכנסים למסגרות החינוך: גנים וכד', וחלק מהמדריכים שלנו הם מדריכי ספורט מיומנים, אנשי חינוך מהשורה הראשונה. מיותר לציין את חשיבות החוגים ובמה הם תורמים. יש לנו מגוון רחב של תחומים ואני מדברת כרגע על הספורט. החוגים מעצימים את נפש הילד. אנחנו מריצים את הילדים. מדובר באנשי חינוך בעלי תואר ראשון בספורט שנותנים פורקן ללחץ של הילדים. אנחנו נכנסים לקפסולה קיימת, עם תו סגול מאוד מאוד מחמיר. אם משרד הבריאות נמצא פה בזום, ארצה לשמוע היכן התו הסגול שלי,

יש לנו ריחוק חברתי. דווקא התל"ן מאפשר כן לתת חוגים גם למשפחות שלא יכולות לשלם את זה. בואו ניתן את הדעת גם להתחלה ולכניסה של מדריכים מיומנים גם למסגרת החינוך. יפעת, אני מתחננת שתעשו מהלך, בבקשה. תודה רבה,

מתן בלו, בבקשה. אהלן, חברים. נעים מאוד, אני מתן בלו. אני שמח להיות פה, ותודה. אני בא מתחום הספורט התחרותי, התעמלות מכשירים. הייתי בשתי העונות האחרונות של "הנינג'ה". גם אני נפגעתי. גם לי יש שיטת אימון

גל אחרי גל מנסים לשחות ולשאוף קצת אוויר, וכל פעם הגל הזה מחסל אותנו. זה נורא עבורי לחשוב שאנחנו צריכים לקבל את הגל הבא וגם את זה שבא אחריו, וכאילו התרגלנו לשגרה הזו. מבחינתנו, זה נפתח כשהתחיל חורף. מותר בפארק, אבל התחיל חורף, הרצפה רטובה כי יורד גשם. אתמול עשיתי אימון כזה אחרי שאני ויואל העלינו את הנושא של אימונים בפארק. אנשים עושים אלמנטים והם מחליקים על הדשא הרטוב, וזה מסוכן וזה כבר מאבד מהעניין. הזום כבר לא עובד מהגל הראשון, לאנשים נמאס. שמענו פה את כל הדברים ואני לא רוצה לחזור עליהם. אני נינג'ה ואני מתאמן, ולפני שנה, בדיוק כמו ששיר עברה סיפור, ואני לא משווה בכלל, וכל הכבוד לה, גם אני חוויתי נפילה על הברך וריסקתי את עצם הירך בצורה סופר קשה. כמובן שהרופאים לא נתנו לזה המון המון אופציה, בטח לא לחזור לרוץ, ובטח לא ללכת, כמו שצריך. לפני כשלושה חודשים דיבר איתי בחור בטלפון ואמר לי: מתן, אני רוצה להתייעץ איתך, אני רוצה שניפגש. הוא הגיע אליי כשהוא הולך על מקל הליכה וגורר את הרגל. שאלתי אותו מה קרה לו והוא אמר לי שהוא רוצה להתאמן אצלי כי הוא שמע עליי. אמרתי לו שיש עכשיו בעיה ושאני לא יכול ושאולי נחריג את זה כי זה פיזיותרפיסטים ושנתאמן. הוא אמר לי שהוא ריסק את עצם הירך לפני חמש שנים. זה הימם אותי כי האדם גורר את הרגל שלו כבר חמש שנים ובשלושה חודשים הצלחתי להביא אותו, עם הצוות שלו כמובן, למצב שהוא הולך בלי מקל ושהוא מרגיש טוב עם עצמו ושהוא חזר לעשות פעילויות יום יומיות. גם אני נלחם את המלחמה הזו כבר שנה, וגם שמענו את סיפורה מעורר ההשראה של שר. שומעים את המצוקה של אנשים, הם לא רוצים שום דבר. הם אפילו לא מדברים על פיצוי, הם רק רוצים לחזור לעבוד. אני נוגע בכל שכבות האוכלוסייה. יש אצלי גם ילדים, גם בני נוער בעקבות הנינג'ה, גם חבר'ה יותר מבוגרים. אני עובד גם עם משוקמים. אני בא מספורט תחרותי, אני חושב שכדאי ורצוי להפוך את המשבר הזה להזדמנות. יש פה הזדמנות לשים את השיח הזה תחת מעטה של בריאות. אולי לא צריך להשתמש במילה "ספורט", צריך לקחת את זה לכיוון הבריאותי. יש פה אנשים שנותנים את הנשמה שלהם לאוכלוסייה, יש פה חבר'ה שזה הלחם והחמאה שלהם, יש פה כאלה שצריכים את זה יום-יום. כל הזמן מנסים לראות אם אדם לא הולך כדי לתת לו את הפיצוי, אבל אני נלחם עם ברזלים ברגליים ושר סוחבת את זה יום-יום. אנשים לא יודעים על הנזקים הנפשיים והגופנים קשים ועל הבכי בלילות. בואו נשמע את משרד הבריאות. בלי תשובות לכל השאלות האלו אנחנו יכולים לבכות עד מחר.

ניר עוז, בבקשה. תודה רבה על ההזדמנות שאתם נותנים לנו לדבר. אני חייב לתת כמה נתונים שעדיין לא ידועים לוועדה. יש היום בארץ כ-350 בריכות שחייה מחוממות ומקורות.

אנחנו מסונכרנים במאת האחוזים כלפי כל מי שמגיע לבריכות השחייה ויש לנו בקרה מלאה. אבל יש עוד נתון שאני רוצה שתיקחו בחשבון.

אנחנו הגשנו בג"ץ, לקח לנו לא מעט זמן לגייס את הכסף. ישבנו שם בסך הכול רבע שעה, ולצערי לא נתנו לנו לדבר בקטע המקצועי מעבר לקטע המשפטי. אין שום תחלואה בבריכות שחייה, וכולם מודעים לכך. בנוסף לזה, יש לקחת בחשבון שבריכת שחייה מחוממת ומקורה היא למעשה מתקן החיטוי הכי גדול שקיים היום בעולם שמחטא את האדם שנכנס לתוך בריכת השחייה כי יש כלור גם במים וגם מחוץ למים. אלו אותם חלקיקים של גז כלור שנמצא כאשר הכלור מחוטא במים יחד עם הסחרור של האוויר בתוך החלל של הבריכה, וזה נותן לנו מקום הכי בטוח שיכול להיות היום בתקופת הקורונה. ניסינו להסביר את זה למשרד הבריאות, ותשובתם הייתה שאין להם שום מקור שמוכיח שיש תחלואה בבריכות שחיה. היות ואין להם שום מקור כזה הם לא יכולים לאפשר לבריכות השחייה להיפתח. אני גם חולק על מה שחבריי אומרים שיש 1.5 מיליון מתאמנים היום בענף בריכות השחייה, בסטודיו ובחדרי הכושר. אני חושב שיש 2.5 מיליון על סמך הנתונים שיש לי במהלך כל השנה. כרגע בחורף יש קצת פחות. לדעתי, צריך לקחת בחשבון שענף בריכות השחייה הוא הענף הבטוח ביותר בתוך הענף הגדול של הספורט. פה היינו רוצים לתת דגש מול משרד הבריאות שייתנו לנו לפתוח את בריכות השחייה כפי שפתחו את הבריכות הטיפוליות וכפי שפתחו את הבריכות לספורט תחרותי. אין שום מניעה לתת פה פעילות נוספת לעוד כ-300,000 אנשים מהספורט העממי שישחו למען הבריאות שלהם. כל השאר נאמר על ידי חבריי.

ברור לגמרי. תודה רבה, ניר. עידית סימן, בבקשה. תודה רבה על הדיון החשוב הזה.

אני מתאמנת קרקע ומכשירים. נפצעתי לא מזמן

אני בוגרת תואר ראשון ושני בוויניגט. אני מובילה את השדולה למניעת אובדנות ובריאות הנפש ואני יכולה לשים פה דגש דווקא על בריאות הנפש. באופן אישי, אני מתאמנת גם בהולמס פלייס ברחובות ולשם מגיעים גם אנשים מבוגרים. הפסיכולוגיה ההתנהגותית מדברת הרבה פעמים על זה שהרבה אנשים מגיעים לשם לא בשביל המפגש החברתי אלא באמת בשביל חוסן נפשי, וזה היום-יום שלהם. הרבה אנשים מבוגרים מבלים בחדרי כושר זמן לא מועט יום-יום. אפשר לעשות את זה בקפסולות ואפשר לעשות את זה כפי ששביט אומרת. אני מתאמנת עם מסכה. יש הרבה אנשים שרגילים והתרגלו למסכה באופן טבעי. אפשר להציב קוד QR, וזה מה שרצו לעשות בחנויות. מציבים את זה דווקא בכניסה לחדר הכושר ואז יודעים בדיוק מי היה איתך בקפסולה באותו זמן. לא צריך את זה, המאמנים יודעים מי מתאמן ויודעים הכול.

הסיכון הגדול יותר לאנשים היום זה הטרנינג בבית. הטרנינג גובה מחיר דווקא מאוכלוסיות שנמצאות בסיכון, אם זה אותן אוכלוסיות של ילדים שצריכים את המפגש החברתי או האישי. אנחנו יודעים שספורט מעלה רמות סרוטונין באופן טבעי, ואז אנחנו אוטומטית לוקחים את כל אנטידיפרסנטים ושמים אותם בצד כי יש לנו פה משהו אחר. צריך לעודד את הדברים האלה באחריות ובתו סגול. חבל שאת לא בקואליציה. זה יהיה תלוי במה שיקרה אחר כך.

אביחי, נציג משרד הבריאות, אנחנו מבקשים לקבל התייחסות גם לגבי נתונים שיש לכם לגבי הדבקות. הרי אתם בעצמכם אמרתם לגבי הבריכות, למשל, שאין הדבקה ואין חשש שם. הסיפור הוא התקהלות, ואת זה אפשר לאכוף. אפשר לייצר כללים מאוד מאוד ברורים לאימונים. אני רוצה להזכיר שוב שאנחנו פתחנו את חדרי הכושר והבריכות וענפים נוספים באמצע יולי. בסוף אוגוסט פרופ' גמזו אמר: מדינת ישראל ירוקה, וזאת על 424 חולים קשים, על 120 מונשמים, על 1,889 מאומתים, שהיו 6.3% מתוך 30,000 בדיקות. היום, עם 40,000 בדיקות, אנחנו על 1,017 מאומתים, עם 96 מונשמים, עם 268 חולים קשים. אם ישראל אז הייתה ירוקה היום על אחת כמה וכמה. אין שום סיבה שענף הכושר לא יהיה פתוח. אני מבקשת מכם להסביר, מילא השיח על הסגר השלישי וכל ההפחדה והדמוניזציה שנעשית היום, למה אלה שיושבים כאן ודואגים באופן ישיר לבריאות הציבור, נמצאים כרגע מחוץ למשוואה של הענפים הפתוחים. אני רוצה שתתייחסו לכל הענפים: לליגות של הוותיקים, לחוגי הילדים, לבריכות, לכושר, לטניס, לכל ענפי הספורט

בבקשה.

כולנו ערים למצב. אנחנו מבינים את המצוקה, וחשוב להגיד שגם משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בפעילות ספורט לבריאות הגוף והנפש, ואכן חלק גדול מפעילויות הספורט כבר הותר. לצד זאת, צריך לזכור שהממשלה החליטה שהקלת המגבלות, עוד מהסגר הקודם, תהיה מדודה ומבוקרת ובהתאם למגמות התחלואה כפי שמשתקף מהנתונים. בין היתר, על מנת לא לחזור ליציאה מהירה מדיי כפי שקרתה בסגר הקודם, שהובילה להתפשטות מחודשת ובלתי נשלטת כמעט של המגפה. בשבועות האחרונים אנחנו רואים שנתוני ההדבקה דווקא חזרו לעלות, ולמרות זאת קבינט הקורונה החליט לפתוח כמה ענפים נוספים במשק. ספציפית לעניין חדרי הכושר צריך לזכור ששם יש רמת סיכון גבוהה, גם כי מדובר בחלל סגור, גם כי פעילות הספורט, מטיבה היא - - - על סמך מה אתה אומר את זה? האם יש לכם מחקר או עובדות? אנשים מתנשפים בפעילות ספורט. יש לך נתונים על הדבקות? אחריי יתייחס אריק לגבי נתונים. אביחי, סליחה, ובמחילה גדולה, אני מבינה ששלחו אותך לומר דברים מאוד מסוימים. אני רוצה שתסבירו לי את ההיגיון. יכול להיות שאנחנו באמת לא מבינים אותו, ואם תצליח להסביר לנו את ההיגיון נגיד: אוקי,

אנחנו מדברים על אימונים. אני רוצה להתייחס להחלטות הממשלה. מותר למאמנת לאמן מתאמן או מתאמנת בבית פרטי, אסור לה לאמן אותו בסטודיו. האם הסטודיו מדביק או שמא הפעילות מדביקה?

היה מותר לאמן בחוץ בלי לקחת כסף. האם אנחנו נלחמים בקורונה או נלחמים בפרנסה? יש פה כל מיני החלטות שאף אחד לא יודע להסביר אותן. מצד אחד, צועקת הממשלה: בריאות האזרחים חשובה לנו. איפה בריאות הציבור בכללותה? אם השמנה היא חלק מהווקטורים שבסופו של דבר מהווים סיכון להדבקה בקורונה, למה אנחנו לא מונעים מאנשים את הסכנה שבהשמנה? אנחנו הרי מושיבים אותם בבית וברור שתהיה עלייה בהשמנה ולמעשה אנחנו מסכנים אותם יותר גם מבחינת הקורונה. יש פה ערימה של מסרים כפולים ואנחנו לא מצליחים ליישב את ההיגיון שנמצא בהחלטות הממשלה ואת מה שהם רוצים להשיג. לחברת הכנסת מלינובסקי יש שאלות נוספות ואני רוצה שתענו לי בצורה מדויקת. אל תקריאו לי סיסמאות על זה שהתחלואה עולה כי הראיתי לך שבסוף אוגוסט היינו נתונים עם יותר גבוהים. צעקתם שהמדינה ירוקה. רציתם טיפול דיפרנציאלי, תטפלו דיפרנציאלי. תטפלו במקום אדום ובמקום ירוק תשחררו את האנשים לחיות ולהיות בריאים זה מאוד פשוט. בבקשה, חברת הכנסת מלינובסקי. ברשותכם, אני מבקשת שאלה-תשובה, בלי סיפורי סבתא כי יש אנשים בחוץ שחוטפים קנסות ולא יודעים מה קורה. האם אפשר להזמין מאמן כושר שיאמן קבוצה בבית שלה או בכל מקום סגור אחר? קבוצה - כמובן קבוצה של עד עשרה איש. עוד לפני שנתייחס לכל פרט ופרט, חשוב להדגיש את כל - - - שאלתי שאלה פשוטה - כן או לא.

הוא יתייחס אלייך, לא נזוז מפה עד שלא יתקבלו תשובות. תני לו להשיב.

רוצה לציין שמשרד הבריאות עובד בתיאום ובאופן שוטף עם משרד התרבות והספורט על פתיחת כלל ענפי הספורט. אני חושב שגם נציגי משרד הספורט נמצאים בדיון, ואולי יודעים אפילו טוב יותר את הפרטים המדויקים והקשר מול השטח. לגבי הטענה ש - - - אביחי, חילי טרופר בטוח לא יודע. התשובה מופנית אליכם.

האם מותר למאמן לעשות אימון בבית של מישהו או בכל מקום אחר שהוא סגור לקבוצה של עד עשרה אנשים ולגבות על זה כסף? כן או לא.

מול השליח. בבקשה, אביחי. יפעת, מי כן יודע? חברים, אי אפשר לנהל כך את הדיון. בסוף אנחנו כל הזמן נמצאים מול השליח. ביקשתי שיעלו מישהו בכיר ממשרד הבריאות. משרד הבריאות יהיה כאן וייתן תשובות. שמים את הפקידות הבכירה להתמודד עם השאלות כי אף אחד לא מסוגל לעמוד באומץ ולתת תשובות לחוסר ההיגיון שקורה כאן, לחוסר ההבנה הבסיסית שאנחנו עוסקים בבריאות. משרד הבריאות הרי אמון על הבריאות והוא מונע מהציבור את הבריאות הכללית שלו ומתעסק רק בקורונה. אביחי, אני מבקשת.

במקום שלא נבקש שדמות בכירה ממשרד הבריאות תעלה לכאן ותיתן תשובות לשאלות הקשות. זה פשוט ביזיון של הכנסת ושל הציבור. איפה התשובות? הרציונל מאחורי האיסור על מאמן שיעבור ממקום למקום הוא בסיכון שהמאמן יכול להיות נשא של הנגיף ולהדביק קפסולה אחת ואחר כך קפסולה אחרת. הוא יכול להידבק והוא יכול להדביק. אני יודע שהדבר הזה היה אסור, וכיום למיטב היכרותי זה כבר מותר. כן, אבל אני אומר מה הבעיה. מותר לאמן בבית הפרטי אבל אסור לו לאמן אותם בסטודיו, את אותה קפסולה, עם אותם אנשים. בנוסף, זה הוא שעובר מקבוצה לקבוצה. בסטודיו יש הרבה יותר תחלופה מאשר בבית. אביחי, מותר למאמן לקבל כסף מאותה קבוצה אותה הוא מאמן בבית או בכל מקום ציבורי אחר? התשובה היא חיובית. מותר לו לקבל כסף? הוא ענה שכן. לא שמעתי. מותר לו לקבל כסף? מישהו אחר ענה. אני עניתי, אני ממשרד התרבות והספורט. אנחנו פרסמנו כבר לפני שבועיים הנחיות וכללים, ובכלל זה גם את האפשרות לאמן במקום פרטי או בחוץ, שלא בבית עסק, במגבלות ההתקהלות הכללית. יואב, מה ההיגיון שמותר במקום פרטי ואסור לו לעשות את זה בבית העסק שהוא המקום שמיועד לכתחילה? את ההיגיון יותר קשה לי להסביר כיוון שמדובר בפרשנות של התקנות שהעבירה הממשלה. הממשלה אסרה על הפעלת בתי עסק. כרגע הולכות ומשתחררות חלק מההגבלות לעניין בתי עסק, אבל עדיין יש הגבלות לא מעטות לגבי בתי עסק, בפרט על מכוני כושר וחדרי סטודיו כמו שאנחנו יודעים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר גם פרנסה למאמנים, מדריכים וכו', גם לציבור המתאמנים לקבל הדרכה ואימון - - - אבל לא בבית העסק. כי בית העסק הזה הוא שמדביק בקורונה? לא המבנה הסגור?

שם שוכן הנגיף, זה מקור המדגרה של כל הקורונה הזו.

חברת הכנסת מלינובסקי, תשאלי את כל השאלות כדי שנוכל לקבל תשובות בצורה מסודרת ולהתקדם. חוץ מהשאלות האינפורמטיביות אנחנו רוצים שכל הענף ייפתח בסוף. אנשים צריכים לדעת כי כל מה שעכשיו נאמר זה חידוש והם אומרים שזה היה לפני שבועיים.

מותר לגייס קבוצה עד עשרה איש, ולאמן אותה בבית פרטי של מישהו או בכל מקום ציבורי סגור אחר, ולקבל על זה תשלום,

אני רק מחדדת שזו לא התשובה של המדינה אתמול לבג"ץ. היא מטעה. האם מותר לעשות אימון במקום סגור כזה או אחר, בבית או במרחב ציבורי, לעד עשרה איש, ולקבל על זה כסף? התשובה היא חיובית,

זה לא התשובה שנתנה אתמול המדינה לבג"ץ. אני מבקש להשלים את התשובה. אתמול עשיתי בדיקה. או שאתם לא יודעים או שאתם משקרים. העוזר שלי התקשר אתמול למוקד של משרד הבריאות ושאל אותם שאלות וקיבל תשובות שליליות. אסור לפי משרד הבריאות, לפי המוקד שלהם, לעשות אימון במקום סגור לעד עשרה איש ולקבל כסף. אסור, יש לנו את ההקלטות האלה. או שאתם לא אומרים אמת או ששם לא יודעים. שוב, בג"ץ ענה - - - יש לי פה נייר רשמי של המדינה ובו כתוב שאפשר לאמן בכל מקום אחר ולגבות כסף, חוץ מהמקום שמיועד לספורט. את הנייר הזה לא המצאתי, זה נייר עם סמל של מדינת ישראל. אתמול פנינו למוקד והם אמרו שבכלל אסור לקבל כסף. לאמן מותר, אסור לקבל כסף בכל מקום. חברת הכנסת מלינובסקי, זו תמונת ראי של הבלבול. זה מוכיח כמה חסר היגיון בהנחיות. אם ההנחיות היו ברורות והגיוניות לא הייתה בעיה לקבל תשובה אחידה. והנה, אתם רואים את זה פה בלייב. אחד אומר כך, השני שולח תשובה אחרת. אגב, גם לי יש תשובה מפיקוד העורף שמותר לאמן בלי לקבל כסף. במקום אחר הם כתבו שמותר להתאמן בלי מאמן. זה הכאוס המוחלט שבו אנחנו נמצאים, וכך לא מנהלים מלחמה כמו שאנחנו רוצים לנהל.

אם אפשר לבקש שלא משרד הספורט ייתן את התשובה אלא משרד הבריאות, כי הם התחמקו - אני מבקשת. אם אפשר לאמן בבית למה אי אפשר לאמן בבית העסק? זה מה שאנחנו מנסים לברר פה כבר שעתיים. זו הזיה, זה פשוט הזיה. אני מבקש שמשרד הבריאות יעלה חזרה. תשאלי איפה ההיגיון בזה. אין היגיון.

אביחי, אנחנו מצטערים שאתה בחזית, אבל אנחנו צריכים תשובות כדי להבין מה באמת עומד מאחורי ההחלטות האלה. אמרת: משרד התרבות והספורט, אבל משרד התרבות והספורט לא יודע להסביר את ההיגיון. הוא אומר: אלו ההנחיות של הממשלה. סביר להניח שאלו הנחיות שיצאו גם ממשרד הבריאות. איפה ההיגיון? במה אתם נלחמים? האם אתם נלחמים בכסף, בסטודיו או בקורונה? אני פשוט מנסה להבין במה אנחנו נלחמים. מאחורי כל ההחלטה יש היגיון. מה השאלה הספציפית כרגע? תסביר לי מה ההיגיון בכך שאפשר לאמן בתוך בית פרטי

שהוגדרה בהנחיות של עד עשרה אנשים, כולל המאמן,

אבל אסור לעשות את זה בתוך מקום שמיועד לכושר. זאת אומרת, בתוך בית העסק. מי מדביק? הפעילות או בתי העסק? יש תחלופה גבוהה של אנשים במקומות כאלה וזה יכול להוביל להדבקות. ומה קורה בסופר או במקומות אחרים? אגב, גם פה בכנסת אנחנו בתחלופה. לא הצלחתי להבין את זה. אנשים נכנסים ויוצאים, יש אוורור. אלו חללים סגורים שנכנסים אליהם ומבצעים בהם פעילויות ללא מסכה. ובמידה ויש קפסולה? מה ההבדל בין בית לסטודיו? למה המדינה אתמול נתנה תשובה אחרת?

דיון בבג"ץ והתשובה שענו נציגי משרד הבריאות,

זה שאפשר להתאמן רק בחוץ ואסור בבית. אולי תחליטו - כי אנשים חוטפים קנסות ואנשים מנסים להבין מה ההבדל בין חלל סגור בבית לחלל סגור בסטודיו כי אנחנו לא צעצוע שלכם. בבקשה, כנציג משרד הבריאות האם מותר או אסור להתאמן בבית - - -, ולמה? סטלה, הוא השיב לשאלה. הוא לא השיב, יואב השיב. אני רוצה לשמוע אותו,

אומר בפה מלא: כן, אפשר להתאמן בבית, אסור להתאמן בסטודיו

ניתנה תשובה, התשובה היא כן. זה גם כתוב בתקנות. סטלה, אני לא רוצה להוציא אותך, חשוב לי שתישארי. אני מבקשת ממך להניח. התשובה התקבלה בצורה ברורה. מותר לאמן בתוך בית, לקבל כסף. אסור לך לאמן בתוך הסטודיו. אמר לך נציג משרד הבריאות שזאת מכיוון שבסטודיו יש תחלופה של אנשים. התשובה לא מספקת כי אפשר לאוורר את המקום, אפשר להחליט שיש פרק זמן בין קבוצה לקבוצה שבה עושים חיטוי ואת מה שצריך. בפניות שלנו לפיקוד העורף ולמשרד הבריאות הם אומרים בטלפון. מה שעכשיו נאמר סותר לחלוטין מה שהם עונים לאנשים שפונים, כי כאשר פונים הם אומרים להם שאסור לקבל כסף. חברת הכנסת מלינובסקי, זה ברור. אביחי, אתם מסתכלים על מה שקרה. יש לנו כבר ניסיון עם הקורונה במדינת ישראל. דיברנו על זה שביולי-אוגוסט פתחנו ולא הייתה תחלואה. איך עכשיו אתם מקבלים החלטה? איזה מחקר ואלו עובדות יש לכם? אתם סוגרים את התעשייה הזו שהיא חיונית לבריאות

אלמלא הקורונה הייתי מחבק אותך כי אני רואה שאתה מסכים איתנו. אתה השליח, אבל לפחות תנו לנו תשובות. באו אנשים מכובדים - חלקם לא עובדים, חלקם עזבו את מקום העבודה. הם מיואשים ומחכים לתשובות, ובסוף אתם עושים לנו כן ולא עם הראש זה לא נכון. בבקשה, ד"ר האס. זה לא נכון להגיד שלא הייתה תחלואה ביולי-אוגוסט. היינו בסביבות 1,500 מקרים כל יום. יש פה אי הבנה בסיסית. כן, אבל לא כתוצאה מחדרי הכושר. יש פה אי הבנה בסיסית של נתוני תחלואה ומקומות חשיפה. רוב האנשים שנדבקו בקורונה לא ידעו היכן נדבקו. לכן, זה לא נכון לומר: אם קיבלתי מספר כזה או אחר במקום מסוים, מתוך כך זה לא מקום מסוכן - זה פשוט לא נכון. רוב האנשים שכן ידעו איפה הם נדבקו, נדבקו או בבית או במקומות עבודה או במוסדות חינוך. יש סיבה טובה לכך, כי שם אנשים מכירים אנשים והרבה יותר קל להגיד: נדבקתי בבית או בעבודה, כי אתה מכיר את מי שהדביק אותך בעבודה. ברגע שאנחנו מדברים על המרחב הציבורי, לא תמיד יודעים ולכן זה לא נכון להגיד: לא דיווחתם על הדבקות שם אז כנראה המקום בטוח. ראשית, אנשים לא אומרים איפה הם נדבקו כי אף אחד לא יודע איפה הוא נדבק. אנשים בחקירות האפידמיולוגיות אמרו איפה הם ביקרו, ולפי זה מנסים להצליב את המידע. אדם אומר לך איפה הוא נדבק או איפה הוא ביקר? לא נכון, מה שאת אומרת לא מדויק. אשמח שתדייק אותנו.

את המאומת, בחקירה אפידמיולוגיות: היכן לדעתך נדבקת?

אדם צריך לדעת איפה הוא נדבק או איפה הוא היה? שואלים אותו. אם הוא יודע, הוא יודע.

איך אני יודעת איפה נדבקתי בשבועיים האחרונים? שואלים אותו. אם אדם אומר: בן משפחה שלי היה חולה אז אנחנו רושמים את זה כ - - - ואם אין בן משפחה שהיה חולה?

אף אחד לא יודע בוודאות, זה עוד יותר מחריף את הבעיה. אין שום היגיון להגיד שבגלל שמקום מסוים לא דווח כמקור הדבקה,

נניח שאנחנו מקבלים את הטענה הזו, וגם אתם לא יודעים. אתם חייבים לקבל את זה כי כך בנויים הנתונים. אני מקבלת את הטענה שלך, אף על פי שזה קצת מעורר תהיות כי אנחנו נמצאים כל כך הרבה זמן בתוך האירוע הזה, דיברתם על חקירות אפידמיולוגיות יעילות, ואנחנו עדיין לא יודעים מי נדבק, איפה לפחות להתחקות אחרי זה. אבל אני מקבלת את מה שאמרתם, אני אומרת את זה גם לפרוטוקול, ומניחה את זה בצד. אנחנו לא יודעים באופן ודאי כמה הדבקה הייתה בחדרי הכושר או בענפי הספורט. בואו נלך לנתונים הכללים. פתחנו ב-13 ביולי את חדרי הכושר, זה היה הדיון הראשון, אתם מוזמנים לבדוק ולראות. ב-23 ליולי אפשרנו את זה גם בסופי שבוע כי אז נכנס הנושא של סגר בסופי שבוע. בסוף אוגוסט עמד הפרויקטור של מדינת ישראל ואמר בצורה נחרצת לאומה: מדינת ישראל ירוקה, צריך לטפל דיפרנציאלית. זה אומר שהיינו יותר מחודש וחצי אחרי שנפתחו חדרי הכושר והבריכות, וזה אומר שהם לא תרמו לעלייה בתחלואה. עדיין מדינת ישראל הייתה ירוקה.

היום מבחינת התחלואה אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת אחוזי המאומתים,

מספר החולים הקשים, מספר המונשמים. כל אלה הרבה יותר נמוכים ממה שהיה באותם זמנים.

אנחנו by far ירוקים אם אז היינו ירוקים, ועדיין ענפי הספורט שקשורים קשר ישיר לבריאות הציבור נשארו סגורים.

ככה. אף אחד לא יודע לתת תשובה אמיתית. אם אתה יודע לתת לנו תשובות הגיוניות למה הם לא יכולים לפעול, אנחנו יותר מנשמח לשמוע. אני אנסה, אבל אני רוצה שתיתנו לי לדבר. כלומר, לא לעצור אותי באמצע. קודם כול, בין הסגרים, בין מאי לאוקטובר, 466 אנשים נדבקו בפעילות ספורט. 148 מתוכם אמרו שהם נחשפו במכון כושר, 141 בפעילות ספורטיבית במקום סגור, בלי פירוט נוסף, 152 בפעילות ספורטיבית בחוץ, ו-25 פשוט אמרו פעילות ספורטיבית ולא ידעו לפרט יותר מזה. זאת אומרת, בסופו של דבר קצת יותר מ-450 אנשים חשבו שהמקום שבו הם נדבקו או נחשפו לנגיף היה בפעילות ספורטיבית. השאלה האם זה נחשב הרבה או קצת, בסדר או לא בסדר, היא שאלה הרבה יותר קשה. אף אחד לא אומר שהספורט הוא זה שיגרום או שיוביל לסגר באופן עצמאי זה לא אחראי להגיד את זה. שם המשחק פה הוא איזון בין דברים. כל פעילות וכל מקום יכולים להוסיף קצת לתחלואה, אבל כמכלול יציאה למרחב הציבורי במקומות סגורים, אי עטית מסכות, מחסור בשמירה על ריחוק חברתי, מקום בו מתנשפים קשה ליד אנשים אחרים, יכולים לגרום לתחלואה.

ההמלצה שלנו בשלב הזה של היציאה מהסגר, ואני לא מדבר על סגר נוסף, כשהמדינה החליטה שהיא תהיה מדורגת, זה להימנע מקבלת קהל בצורה כזו. זה לא שמשרד הבריאות נגד פעילות גופנית, להיפך. אנחנו כל יום לומדים עד כמה קשה המגפה הזו מבחינות אחרות, לא רק מבחינת מספר מאומתים בקורונה. אבל אנחנו צריכים לקחת את זה בצורה איטית ואחראית - זו המדיניות שלנו. פרופ' האס, השמנה היא גורם סיכון בקורונה? זה גורם סיכון לתחלואה קשה, אני לא מכיר את זה כגורם סיכון להידבקות. גילאים מבוגרים וגוף חלש זה גם אוכלוסייה בסיכון,

אבל גם אם יש לנו מדינה שכולם בלי השמנה או עודף משקל, יכולה להיות אחל'ה מגפה של קורונה עם מתים ועם מונשמים. זה לא נכון להגיד שהמגפה תהיה יותר קשה בגלל שיש יותר השמנה,

לא אמרתי שהיא יותר קשה. אני בינתיים שאלתי שאלות. אל תיתן פרשנות למה שאמרתי, שאלתי שאלות. כי אנחנו שמענו שהשמנה ומחלות רקע ואנשים מבוגרים, הם גורמי סיכון ושאנשים כאלה יכולים לחוות את המחלה בצורה קשה יותר. מה קורה אם אנחנו מונעים מאנשים פעילות גופנית ומונעים מאנשים מבוגרים יכולת לצאת למרחב הציבורי ולבריכות? לא מנענו פעילות גופנית. גם בזמן הסגר הטוטלי היתרנו פעילות גופנית תוך מרחק מסוים מהבית. אנחנו מדברים על פעילות גופנית שקשורה להתקהלות ולהיות במבנה סגור עם הרבה אנשים - בבקשה לדייק. אתם עכשיו אפשרתם לעשות אימון לקבוצות של עד עשרה איש בבית פרטי או במקום ציבורי סגור, ולקחת על זה כסף זה חידוש. קיבלנו היום תשובות שזה מותר עכשיו. כלומר, אני יכולה לאסוף עשרה אנשים בכנסת ולעשות אימון. אם זה לפי התקנות אז זה מותר. אז למה בסטודיו אסור? למה בסטודיו לפילטיס ובחדר כושר זה אסור? מה ההבדל? כי בסטודיו לא פותחים קבוצה אחת, פותחים קבוצות כל היום עשרות קבוצות ברמה יומית. אבל אנשים לא נפגשים ביניהם, זו אותה קפסולה. אפשר לייצר מנגנון שקבוצה עוזבת ואפשר לקבל קבוצה חדשה רק אחרי זמן מסוים, שעליו תחליטו, בתנאי שהחדר עובר חיטוי, אוורור, וכל מה שתחליטו עליו. האמירה הגורפת הזו וחוסר ההיגיון בהנחיות לא מקרבים אלינו את הציבור, אלא רק מרחיקים מאיתנו את הציבור. אמרתם שקופות החולים יכולות גם כן לאמן. למה בקופות החולים כן ובמקום שמורשה כסטודיו לא?

ההיגיון? אגב, זה מבורך שאתם מאשרים בקופות חולים. במה חדר כושר בקופת חולים שונה מחדר כושר פרטי? אציין שיש מתווה לחדרי כושר שאנחנו בוחנים עכשיו. אני אשמח אם נוכל למצוא משהו ש - - - למה להמציא את הגלגל מחדש? כבר יצרתם מתווים, אנחנו כבר כמה חודשים בתוך האירוע הזה.

יש מתווה עכשווי שנבחן בימים אלה. אמרתם שבבית זה לא מדבק ובחדר כושר כן כי יש תחלופה , ולכן אנחנו שואלים למה בקופות החולים אפשר להפעיל שיעורי סטודיו, כאשר שם יש תחלופה, אבל אי אפשר לעשות את זה בחדרי כושר? איפה ההיגיון של בריאות הציבור כאן? לא אמרתי שאי אפשר, אמרתי שבוחנים את זה. כרגע הם לא עובדים, בוחנים את זה גם יותר מדיי זמן. איך בחנתם את חדרי הכושר והסטודיואים של קופות החולים והגעתם למסקנה שאפשר ואתם עדיין בוחנים את ענף הכושר? השאלה היא מאוד מאוד ספציפית. לזה אני לא יודע לתת לך תשובה. בקופות החולים לא מדובר בחדרי כושר אלא בפעילות טיפולית.

פילאטיס של קופת חולים זה בסדר אבל פילאטיס מחוץ לקופת חולים זה מסוכן, פיזיותרפיה בקופת חולים זה בסדר אבל פיזיותרפיה מחוץ לקופת חולים לא. איך זה עובד בדיוק?

האם אתה מחוסן ברגע שנכנסת לקופת החולים והאוויר נקי יותר? אני באמת מנסה להבין איך זה עובד שם. מה שקורה בקופות חולים הותר בתקנות כי מדובר במשהו טיפולי. שיעורי ספינינג בקופת חולים זה לא טיפולי. גם אם זה טיפולי בקופת חולים, זה גם טיפולי לא בקופת חולים.

אנחנו לא מדברים פה על דברים שהם נחשבים בעיני ענף הבריאות כפרופר טיפוליים. ספינינג זה כושר חשוב מאוד אבל לא טיפולי יותר מענף כושר אחר. למה מותר לעשות שיעור ספינינג בקופת חולים מכבי?

כי זה פוליטי והם מענישים אותנו, יפעת. סטלה, אני מבקשת ממך. אני לא רוצה להוציא אותך. אשמח לתשובה. השאלה היא מאוד ברורה בעיניי, אדוני. תשובה אחת מה שהותר בקופת חולים זה עבור החלק הטיפולי. והסיבה השנייה, אנחנו לא רוצים

ברגע שאנחנו פותחים את כלל חדרי הכושר ואת כלל חדרי הסטודיו לספינינג אז כמויות גדולות של אנשים יכולים ליצור מגעים, וזה מגביר סיכון להדבקה. מה שכרגע מותר לפי התקנות בקופות החולים זה - - - להיפך, ככל שייפתחו יותר חדרי כושר ויהיו יותר אפשרויות, עם כללים מאוד מאוד ברורים, אנחנו נוכל לשלוט בזה.

בקופת חולים אין הגבלה על מספר אנשים שנכנסים. יכול להיות עומס, וזה בסדר כי זה טיפולי. אבל במקומות אחרים שאנחנו כן יכולים לשלוט מי נכנס, כמה נכנסים, ובאיזה תנאים, אנחנו לא מאשרים. עיינו, ערך פיילוט הקניונים. כן, בדיוק. אני בהחלט מבין את ההיגיון מאחורי הגישה הזו, אבל בפועל נכון לעכשיו בניסיון הקודם היא לא עבדה. כשפתחנו את זה לא ראינו ירידה בהתקהלויות ובנתוני ההדבקה. ברור, כי ניקזתם את כולם למקום אחד. ככל שתפתחו בצורה מצומצמת יותר, אתם תמצאו את האנשים במקומות המצומצמים האלה זה מתמטיקה פשוטה. ככל שתרווחו יותר יהיה פיזור יותר גדול. אביחי, ליבי איתכם, ואני אומרת את זה באופן אמיתי. ליבי איתכם כי שלחו אתכם לכאן כי אף בכיר אחר לא היה מסוגל להגיע הנה ולתת תשובות לאנשים שנמצאים כאן, לענות על חוסר ההיגיון שמנחה את כל החלטות הממשלה שמי שמוביל אותו זה בכירים במערכת הבריאות שצועקים: בריאות, בריאות, בריאות וכמה חשוב. התמכרו למספרי הקורונה. רוצים להוריד את התחלואה בקורונה אבל לא עוסקים, ולו במעט, בנושא שקשור לבריאות הציבור באופן ישיר. אנחנו מאבדים פה כל כך הרבה אנשים:

אנשים שנמצאים בשיקום רפואי, אנשים שצריכים טיפול נפשי. על כל אלה אנחנו ויתרנו, כנראה שהבריאות הזו לא חשובה. מה שחשוב במשרד הבריאות כרגע זה רק הבריאות של הקורונה. אני רוצה להגיד לכם משהו, ותגידו את זה גם לאנשים למעלה. כשפתחו ב-7 למאי את חדרי הכושר והבריכות וענפי ספורט, 20 יום אחר כך אמר ראש הממשלה: לכו, תיהנו. תשתו בירה. זאת אומרת שלא קרה כלום כתוצאה מזה שפתחו את אותם ענפי הכושר. אני לא באה להקניט מישהו, אני באה רק לשים את העובדות. אם אז היה אפשר לפתוח אותם ולא קרה כלום,

הם רק תורמים לבריאות הציבור,

כשהנתונים נמוכים יחסית למה שהיה אז באוגוסט, כשאמר פרופ' גמזו שאנחנו ירוקים, אפשר לפתוח אותם. אפשר לעשות זאת מסודר, בטוח, מבוקר ותהיה לנו שליטה, עם הנחיות ברורות ופשוטות שניתן יהיה גם לאכוף אותן. מה שקורה היום זה קרקס אחד גדול. זה ביזיון. לאלה מותר, לאחרים אסור, בבית כן, בסטודיו לא, פה מותר לקחת כסף, שם אסור לקחת כסף. כל זה שערורייה אחת גדולה. אם אתם ואנחנו לא מסוגלים לתת תשובות חד משמעיות מה מותר ומה אסור, בטח האנשים שיושבים כאן לא מבינים מה מותר ומה אסור. אגב, גם גורמי האכיפה. הם מסכנים, שולחים אותם לחזית בלי כלים. גם הם לא יודעים מה מותר ומה אסור, ואנחנו מוצאים אותם בעימותים מול בעלי העסקים. אשמח מאוד אם יהיה אומץ לנציג בכיר של משרד הבריאות להגיע הנה,

ולהסביר לכולם למה זה עובד כמו שזה עובד.

מבטיחה לכם שנקיים דיון מעקב ונדרוש שנציגות בכירה של משרד הבריאות תתייצב כאן ותגיד איך אנחנו מחזירים חזרה את ענפי הכושר. יש שם מישהו שהוא ספורטאי? לא. אני מניחה שכן - - - זה לא יקרה

אבל הם לא רוצים להיפגש איתך, את לא מבינה את זה?

אני מבינה את זה, אבל אני אומרת עד שלא יביאו את האנשים למטה שנמצאים בשטח לא ניתן יהיה לבנות את התוכנית. אני, מתן ואחרים, חיים את השטח ואנחנו יודעים לעשות את המתווה. אם לא יתנו הזדמנות לעשות את זה, זה לא יקרה. אפשר לעשות את זה רק ביחד. עדיף לסגור אותך, זה יותר קל. ד"ר האס ואביחי שגב, האם אתם רוצים להוסיף משהו לפני שאני מסכמת את הדיון? הייתה כאן התייחסות לחוגי ילדים. אנחנו מאבדים את הכושר של ילדים. אנחנו מדברים על מגפה עולמית, ולא מצאתי מדינה שמצאה את המפתח לשאלה מה לפתוח ומה לסגור. אני יכולה לתת לך דוגמאות, אדוני. שמעתי את מה שכולם אמרו, והרבה מכם אמרו דברים מאוד נכונים וצודקים, אבל אנחנו במצב חדש של חוסר ידיעה ואתם תצטרכו לעזור לנו לקבל את ההחלטות הנכונות - אני לא מתבייש לומר את זה.

חדש, אנחנו כבר כמה חודשים בתוך האירוע הזה. אנחנו כבר ראינו פעמיים, לא פעם אחת, את ההשפעה או את אי ההשפעה של פתיחת הענפים הזה אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד זמן, הרבה לפני הקורונה, על החשיבות באורח חיים בריא. אורו עיניי היום כשנכנסתי לכנסת כשראיתי שלט: אורח חיים בריא מתחיל בארוחת בוקר בריאה. כמדינה במחי יד העפנו הצידה את כל מה שקשור לאורח חיים בריא, השארנו רק את האוכל. אגב, גם הביטחון התזונתי הוא בעייתי בתקופה זו. אני רוצה להגיד מה עושים ברחבי העולם. בהולנד גם בזמן הסגר חדרי הכושר והבריכות פתוחים, בצרפת מותר לכל אדם לאמן שעה ביום, כפוף למילוי טופס, באנגליה עובדים לפי תוכנית הרמזור, אם מישהו זוכר שהייתה כזו

כלומר, בערים הירוקות פתוח ובאדומות סגור. גם בעולם יודעים להתנהל בקורונה.

לסגור הכול ולהגיד: סגרנו, כך אנחנו יותר בטוחים. יותר חכם הוא להתנהל עם הדבר הזה. ד"ר שגב, חלוקת העבודה בינינו היא שאתה מתווה את המדיניות ואנחנו מפקחים עליה. זה שאתה מבקש להגיע לכאן ושחברי הכנסת יציעו לך את המדיניות הנכונה, זה פשוט בלבול בתפקידים בינינו.

מחלק ציונים לאמירות של חברי הכנסת כאן וזה לא תפקידו. תפקידו לתת מדיניות נכונה שמחזירה. למה? אני מוכנה להצליח.

אני מתוסכל כי אני שומע ממנו שהוא לא יודע להסביר את מדיניות הממשלה. אין מדיניות והוא לא יודע להסביר את האין מדיניות הזו והוא אומר לחברי הכנסת: בואו, תציעו לי מדיניות. אין בעיה, נציע לך מדיניות, אבל לפחות תגיע לכאן לכנסת ולציבור עם תשובות. לא ייתכן שתגיע לכאן ותיתן חוות דעת. חברת הכנסת שאשא ביטון, חברת הכנסת מלינובסקי ואני, יודעים לדבר היטב - זה תפקידנו. אני מבקש ממך להתוות מדיניות שתציל את האנשים האלה מקריסה. אתה לא עושה את זה ואתה לא מסביר את זה. אני לא מצליח להבין את זה.

הוא לא מתווה מדיניות, המנהיגים מתווים מדיניות.

הוא משרד הבריאות. בסוף הם גוף ביצועי, הם אנשי מקצוע, הם פקידות. המנהיגים: השר, הממשלה,

אהיה יותר ממאושרת בכל רגע נתון שיקראו לי לשם ואני אעזור להם להתוות מדיניות. אני גם מבטיחה לך שהדברים ייראו אחרת. אם הם צריכים עזרה נעזור להם. זה יקרה רק אם נשב איתם ביחד ונדבר. קודם כול, צריך להחליט שפותחים אתכם, אחר כך להחליט על מתווה.

כולנו מרגישים יום-יום את הבלבול. באים אליי אנשים, שניים-שלושה אנשים עושים אימון במשך חודש,

כי יש לו נקע קטן בזרת. הרופא אומר לו לא להתאמן. אני אומר לו לבוא לאימון והוא כבר מרגיש הרבה יותר טוב כשהוא בא לאימון. היד כבר לא כואבת לו, הוא כבר לא צריך ניתוח בכתף. יש פה בעיה ואנחנו צריכים לעבוד ביחד. המשבר הזה הוא הזדמנות כדי לייעל את כל הסיפור הזה. ספורט ובריאות צריכים לעבוד ביחד.

אני חייב להגיד שאנחנו חווים ימים יפים מאוד בספורט הישראלי, גם בשיט, גם בהתעמלות, גם בקיר טיפוס וגם ב - - - למרות שסוגרים אותם. אני לא יודע איך לראש הממשלה יש זמן להתעסק בדברים אחרים. זה יפה שהוא מתקשר ומברך את כולם לזה יש לו זמן, וגם להקליט את זה אחר כך ולהגיד שהוא עשה את זה - בזה הוא אלוף. אני מייצג פה איגודים כמו: אתלטיקה, שיט ואופניים. אלו ענפי ספורט אישיים, בחוץ, באוויר הפתוח, ללא מגע. ואסור לכם לפתוח אותם? השחקנים התחרותיים המקצועניים - כן. בענף שלי כ-20% אצלי עובד. עם כל הכבוד לחגיגות שהיו במשרד הספורט ובמשרד הבריאות, רק 20% עובדים,

יש כאלה שאני יודע שהם עובדים, שהרשויות נותנים להם זה בסדר. מתחילה פה איזושהי אנרכיה. ההנחיות לפעילות הספורט ניתנו בצורה פוליטית, לא עקבית. שבוע שעבר הייתה לנו תחרות בין-לאומית וגילינו נדבק בתחרות טניס וכמובן שכולם נשלחו לבידודים - אפס הדבקות חוזרות. כלומר, בטניס לא נדבקים. משחררים רק את התחרותיים. כל אלה שהיו אמורים להתחרות השנה, לא מתחרים. חברת הכנסת מלינובסקי, פנינו גם לאופוזיציה וגם לקואליציה. תנחשי מי עונה

מעניין, איך בעלי עושה עכשיו טניס? הכול פיראטי. ביקשנו

אני רוצה מתווה לענפים שהם בחוץ, ללא מגע, באוויר הפתוח, ענפים אישיים. דיברנו על זה כמה פעמים, גברתי היושבת-ראש.

אנחנו לא יודעים למי לפנות יותר.

אני יודע על כ-30 40 מועדוני טניס שכבר נסגרו. דיברתם על ארנונה פה. אני נמצא פה כל כך הרבה, עוד מעט אני משלם פה ארנונה. אין לי בעיה ולהיות פה יום יום, אבל - - - בוא נעשה אימונים בכנסת, בכנסת אפשר. ד"ר האס, האם אתם יכולים להשיב על העניין הזה שיש פה ענפים שעובדים בחוץ? זה כבר לא הרבה אנשים שמגיעים ונמצאים בחלל סגור. למה כל אותם חוגים שנמצאים בחוץ לא יכולים לפעול? מבחינה אפידמיולוגיות אני לא רואה סיכון הדבקה במסגרת טניס, חוץ מפעילות שאחרי המשחק. אבל את זה צריך לבדוק, אני לא - - - שומעים אותך מאוד חלש. אחזור על הדברים, רק תגיד לי שאני מדייקת. האם אתה אומר שמבחינה אפידמיולוגית אתה לא מוצא שום סיבה למה שהם לא יפעלו בחלל הפתוח?

אמרתי שאני לא רואה שום סיבה שיידבקו במסגרת משחק טניס. בחצי שנה אפס הדבקות. ערכנו תחרויות עם - - -, אפס הדבקות. אבי, תודה רבה. אני חושבת שהוא ענה בצורה יותר מדויקת מכפי שאמרתי. הוא אמר: אני לא רואה שום סיבה להדבקה באוויר הפתוח. ברשותכם, אני רוצה לסכם את הדיון המורכב. אני רק אומר שיש פה נציגים של מאמאנט, וחשוב לנו שגם נשים ישמרו על כושר, אבל הן לא יכולות בשום צורה, לא בחוץ ולא בפנים, ולא בשום דרך. אנחנו יכולים לשבת פה עד מחר ולספר על כל חוסר ההיגיון

אני רוצה לסכם את הדיון: קודם כול, כושר זה לא מותרות,

אנחנו מדברים פה על בריאות הציבור באופן הכי מובהק שיש. במקום לחזק את האוכלוסייה כדי שהגוף יידע להתמודד עם הנגיף, אנחנו מחלישים את האוכלוסייה. כוועדה אנחנו דורשים פתיחה מיידית של חדרי הכושר, הבריכות, ושל כל ענף הספורט על כל רבדיו, בצורה בטוחה, עם הנחיות ברורות, כדי שנבטיח בריאות גם מבחינת הקורונה, וכמובן שהכללים צריכים להיות הגיוניים וניתנים באמת ליישום ואכיפה. שימי את זה, בבקשה, בבולד

שלושה קווים למטה. אנחנו דורשים להגדיר את ענף הספורט כענף חיוני כחלק מהדאגה של מדינת ישראל לבריאות הציבור. אני רוצה שיודגש גם בסיכום הדיון שאנחנו פתחנו בתחילת יולי את ענף כושר. בסוף אוגוסט מדינת ישראל הייתה ירוקה, היא הוגדרה כך על ידי הפרויקטור. היום אנחנו נמצאים בתחלואה נמוכה יותר מכפי שהיה ב-25 באוגוסט, ועדיין הענפים האלה סגורים. לכן, אנחנו רואים גם בזה גושפנקה לדרישה שלנו לפתוח אותם לאלתר. אני רוצה לפנות למשרד הבריאות. אני מבקשת שיהיה כתוב בסיכום שאנחנו דורשים שבדיון המעקב יהיה ייצוג בכיר, במחילה מהנציגים שהיו כאן. גם אתם בכירים, אבל אנחנו רוצים מישהו ברמה של מקבלי החלטות, בין אם זה ראש שירותי הבריאות, מנכ"ל או השר עצמו, שיבוא לכאן ויגיד כאן למה ההנחיות האלה התקבלו ואיך אנחנו פותחים את הענף הזה, ושיפסיקו עם המסרים הכפולים: פעילות גופנית זה חשוב, אבל חוגי ספורט, מחול, בריכות, מאמאנט, טניס וכושר זה אסור, והרשימה ארוכה. כמו כן, שיצוין בסיכום שנאמר כאן באופן חד משמעי שלא מוצאים שום הסבר אפידמיולוגי או שום סיבה אפידמיולוגית להדבקה בפעילות שקורית בחוץ בכל חוג שהוא,

שנדע שיש חוגים שאפשר לאפשר אותם כבר היום

נשארים סגורים. יש לי חוגי כדורסל לכיתות א' עד ד' בנס ציונה שמתקיימים בחוץ. אני יכול לאפשר חוג ללא מגע, עד 20 ילדים. מותר לילדים האלה להגיע לבית הספר כי הם פחות מסוכנים. מתחילת נובמבר החזירו ילדים מכיתה ה', כאילו זה מקצועני, לשחק נגד קבוצות בערים אחרות זה מותר.

לא מגיעים לבית הספר כי הסיכון להדבקה אצלם יותר גבוה,

עם מגע, נגד קבוצה מעיר אחרת.

לא ניתן לקיים חוג לילדים מכיתה א' עד ד', שניתן לייצר בו אימון ללא מגע, כשכל אחד בא עם הציוד שלו. אנחנו התאמנו חצי שנה ולא הייתה לנו הדבקה אחת במועדון בגלל החמרות. מצד אחד, מותר להם לבוא לבית הספר,

אסור לקיים עבורם חוג במרחב פתוח, בלי מגע, וזאת לעומת ילדים מכיתה ה' ומעלה במקצוענים שיכולים להתאמן נגד מישהו אחר - זה הזוי. תודה רבה. נוסיף את זה לרשימת הדברים חסרי ההיגיון שמנינו כאן קודם.

נושא שצריך לטפל בו. צריך להחזיר את חוגי הילדים, ובוודאי אלו שמתקיימים בחוץ, ולאפשר להם גם את האוורור הזה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:35.